הודעה לסגנית מזכיר הכנסת. תודה. ברשות יושב-ראש הישיבה, אני מתכבדת להודיעכם, כי הונחה היום על שולחן הכנסת, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית, הצעת חוק הסמכת צבא הגנה לישראל ושירות הביטחון הכללי לביצוע חדירה לחומר מחשב המשמש להפעלת מצלמה נייחת ופעולה בו (הוראת שעה, חרבות ברזל) (תיקון), התשפ"ד 2024, שהחזירה ועדת החוץ והביטחון.

חברי הכנסת, הנושא הראשון על סדר-היום, נאומים בני דקה. חברי הכנסת המבקשים להירשם ולדבר מוזמנים להצביע בעד. אני פותח את ההצבעה. הצבעה.

יש רשימה? ברוך הבא, כבוד השר. ראשון הדוברים, נתחיל עם חברת הכנסת יסמין פרידמן. בבקשה, דקה לרשותך.

הבוקר שוחחתי עם חבר שגר בצפון. שמו פיני ירון, והוא גר במועצה אזורית גולן. והוא ביקש ממני להביא בפניכם את הדברים הבאים כאילו הוא נואם, הצעתי לו, שהוא כאן עומד ונואם בפניכם, ואלה דבריו: ביממה האחרונה צלצלו חברים רבים מהמרכז לברר לשלומנו, כי פתאום המצב בצפון קיבל נפח נוסף בתקשורת. אבל התחושה שלנו היא שרובכם במליאה שוכחים שאנחנו בצפון כבר שמונה חודשים במלחמה כזאת יום-יום.

חיפה וירושלים מבלים כרגיל, וזה בסדר, אנחנו מפרגנים, רק שהמילה הפקרות המכוונת לשרי הממשלה אינה הגזמה. הפקרתם אותנו לגמרי, ביטחונית וכלכלית. פערי הידע בין המשתקף במסדרונות הכנסת ובין המציאות הנוראית שלנו פשוט בלתי נסבלים. שום מדינה מערבית נורמלית לא הייתה מאפשרת מצב כזה לתקופה כה ארוכה.

מדי פעם יש ביקור פה ושם,

מנהיגינו לא מתבכיינים - - תודה רבה. - - והתושבים שנותרו ביישובים לא מוכנים להתפנות בשם הציונות.

עוד שניונת, כי זה באמת מישהו שגר בצפון וחשוב לו.

שום פתרון לא נראה באופק והמצב רק הולך ומחריף בכל תחומי חיינו. נא להתעשת. נא להעביר את הפוקוס שלכם צפונה במקום מזרחה. נא להגיע פיזית ולדבר עם תושבים, כי אין לכם באמת מושג מה קורה כאן.

חבר הכנסת קרויזר, בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. ניחמתי לפני כשבוע ימים את משפחתו של סמל ראשון נחמן וקנין, השם ייקום דמו,

שנהרג ברצועת עזה. נחמן נפצע במהלך הלחימה, ועל אף פציעתו הוא סירב לעזוב את הלחימה ואת היחידה שבה שירת בשל הקשר עז שהיה בינו לבין חבריו, שאותם אהב כל כך. לפני נפילתו כתב נחמן לחברתו מכתב מצמרר, ובו שיתף על חששותיו מהמלחמה וההשלכות האישיות שיהיו לגביו אם אולי ייהרג, הכרעה במלחמה, מלחמה חשובה וצודקת, פירט במכתב מצמרר ומרגש,

שלא ייתן לפחד להכריעו בשל חובתו המוסרית, והיא זו שנותנת לו את המוטיבציה להמשיך להילחם. אני מקריא את המכתב: זריהן נהרג במוצ"ש. ואללה, זו מכה רצינית, קשה, אבל סטטיסטית, זה קורה כל התקפה גדולה שיש הרוגים,

אלו אנשים שאני יותר ויותר מכיר. במקרה, היום בלילה יש לנו התקפה גדולה. בעזרת השם לא יקרה כלום, אבל תמיד עולה החשש לפני שלצוות, אם יקרה למישהו משהו, ייהרג חס וחלילה,

כי אני תמיד מקדימה, רוב הזמן פותח ראשון. אבל אני תוך כמה דקות מעיף את כל החששות, נזכר ב-7.10,

במבוגרים, והכי כואב על כל הבנות שנאנסו באכזריות, וקשה לחשוב אם זו הייתה מישהי קרובה אליי, במיוחד כשגדלתי עם שש אחיות בבית. אז אני פה כדי לשמור על אימא שלי, האחיות שלי, עלייך, ולנקום לטובת אלה שלא הצליחו כי הם היו קשורים. ואני פה כדי לשמור על הצוות.

נוער רקפות בין הסלעים, הפנים היפות של הארץ מתחבאים. נחמן וקנין, השם ייקום דמו. יהיה זכרך ברוך. אמן ואמן. חבר הכנסת ואליד אלהאושלה, בבקשה. אלהואשלה. זה בסדר, הוא מרשה לי לטעות בשם שלו. מכובדי היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אני רוצה היום לנצל את הנאום הזה ולדבר על משפחות אלע'נאמי ואבו הלייל ביישוב אבו קרינאת. המשפחות האלה נאלצו להרוס את הבתים שלהן במו ידיהן בגלל הלחצים מרשות הבדואים וגם בגלל לחץ נוסף מהכיוון של רמ"י, רשות מקרקעי ישראל. אין ספק שאנחנו בתקופה האחרונה חווים התנהלות והריסה בגלל אי-מענה מכיוון רשות הבדואים לאוכלוסייה הבדואית בנגב. ההריסות מתבצעות בתדירות מאוד גבוהה, במיוחד בתקופה האחרונה, ועכשיו נשארות משפחות שלמות ללא קורת גג, אם זה באבו קרינאת ואם אצל משפחת אבו עסא בוואדי ח'ליל, ולכן חשוב מאוד שהמדינה תיתן את הדעת על הנושא הזה. אני רוצה להגיד לכם באופן ברור: עכשיו יש משפחות בדואיות, משפחות שלמות, שנשארות ללא בתים, ללא קורת גג, וטוב תעשה הממשלה - - תודה רבה. - - אם תדאג לאנשים האלה.

תודה רבה. חברי הכנסת, נעבור לנושא הבא על סדר-היום, ציון יום השלטון המקומי. אני מזמין את חבר הכנסת נאור שירי. הינה,

לו, לכן הלכתי איתו לפנים משורת הדין וחיכינו לו, למרות שזה לא נהוג. אבל אני יודע שזה היום הזה, והוא גם קיים דיון בוועדת הפנים לבקשתו. בבקשה, חמש דקות לרשותך. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, יום השלטון המקומי,

אני שמח שהכנסת גם מציינת את יום השלטון המקומי וגם נותנת לי את האפשרות לדבר. השלטון המקומי במדינת ישראל, אני לא יודע אם אדוני מכיר, הוא שלטון שנתפס כמעין קבלן ביצוע. וזה לא משהו שנכון לממשלה כזאת או אחרת, זה מנהג שנהוג החל מהקמת מדינת ישראל, מה שהיה נכון ל-1948, השתנה בכמה לגים, החל מ-1975, 1985 ו-1992, עם המון שינויים. אבל השוני המרכזי בעיניי, כמי שהגיע מהשלטון המקומי, השוני המרכזי הוא שלא קורה שינוי תפיסתי, ולא רק בכנסת הזו אלא גם בכנסות האחרות, ואסביר למה. השלטון המקומי במדינת ישראל הוא לא זרוע ביצוע של ממשלת ישראל. נכון שהממשלה, לא רק זו, כל קודמותיה, מסתכלת על השלטון המקומי כקבלן ביצוע: אנחנו נגיד מה עושים ואתם פשוט תבצעו. לכן 95% מהמיסים שמשלמים אזרחי ואזרחיות ישראל ושנקבעים על ידי הרשויות, זה בעצם נקבע על ידי השלטון המרכזי, לכן יש המון כשלים בהעסקה, למשל בנוגע למבני מערכות החינוך. ידעת, למשל, אדוני היושב-ראש, שלראש רשות או לרשות מסוימת, הקשר היחידי שיש לה אל מול מערכת החינוך, אולי לא היחידי אבל המרכזי, הוא בבניית מוסדות חינוך, רק כקבלן ביצוע. ומה אני בא לומר? ואני רוצה לקשר את זה למציאות של היום, כי אני יכול לזרוק המון נתונים סטטיסטיים לגבי ריכוזיות השלטון המרכזי וחוסר ביזוריות בנוגע להמון המון נושאים שמרכיבים את חיינו. אני חושב שחברי וחברות מועצת העיר או נבחרי ונבחרות הציבור בשלטון המקומי הם אלו שמשפיעים בצורה המשמעותית ביותר על חיי האזרחים שלנו. הם לא קבלני ביצוע, הם נבחרי ציבור, לכן הם צריכים לקבל את המעמד שלהם. ואנחנו באים מיום שלם של דיונים שעסקו בנושאים שונים, החל מייצוג נשי במרחב של השלטון הציבורי המקומי. הם צריכים לקבל את המעמד שלהם, הם צריכים לקבל את הרצינות, החזרים, לשנות את כל פקודת העיריות ולייצר להן ודאות ויכולת לעבוד בצורה אפקטיבית למען הציבור, שאני מזכיר שהוא בחר בהם. זה, פעם אחת. פעם שנייה, לימים שלנו, בזמן שנותר לנו. אני רוצה לתת דוגמה. לא אתן את נושא הקורונה ואיך השלטון המקומי תפקד ולמעשה החליף בהמון המון מובנים את הממשלה, שסבלה מחוסר תפקוד. אני רוצה לציין את ראשי הרשויות שהיום נמצאים בצפון, לא כי אני בא עכשיו ואומר את הביקורת הקבועה שיש לומר על איך שהממשלה מתייחסת לצפון, אלא אתם צריכים להבין, חבריי חברי הכנסת, כמה ראשי הרשויות שם הם משמעותיים, החל מהרמה של מי שמכין, למשל, אני לא יודע אם אתה יודע, אדוני שר הפנים, מי מכין ארוחות שישי באופן קבוע לחברי כיתת הכוננות במטולה. אתה יודע מי? זה לא וולט, אין וולט שם, זה דוד אזולאי, שמכין גם ארוחות צוהריים. אני הייתי נוכח באחת כזאת. יש פה חבר כנסת שלא מסכים שיגידו את שמו שהוא עושה את זה. - - - שעושה את זה - - - חבר הכנסת לשעבר יצחק וקנין עושה את זה בשלומי.

אז עכשיו אנחנו לא במאסטר שף, נתתי אותו כדוגמה - - לא, אני אומר שיש הרבה צדיקים בסדום. לא, חס וחלילה. זו לא סדום. זו לא סדום, זו מטולה. זה בדיוק הביטוי התפיסתי הלא-נכון. אבל אני רוצה לציין את אותם ראשי הערים שנמצאים שם בשביל התושבים כשאין מדינה. צריך להבין,

וכל מי שהיה במטולה יודע שאין רשויות, החל מאיטום בתים, מאיתור בתים שנפגעו, מארוחות, הביטחון, היכולת של ראש העיר להגיע לכל מקום ולהכיר את הבית, להרים טלפון למי שהבית שלו נפגע זו יכולת ששמורה רק לשלטון המקומי. אני חושב שהשלטון המקומי צריך להיות העתיד של השלטון במדינת ישראל. להוריד את כל המתחים שיש פה, בכנסת הזו, ולהביא לפריחה, גם דמוקרטית אבל גם פריחה במובן הקהילתי.

ואנחנו מגיעים מהערים שלנו, שכל נושא שאני ואתה, דווקא אני ואתה נריב נניח בנוגע לשבת או לשבת במרחב הציבורי בשלטון המקומי, בעיר שלנו, ובמועצת העיר אני ואתה נוכל להגיע להסכמות הרבה יותר מהירות, אפקטיביות ונכונות לקהילה שלנו, נוכל להתגמש ולבוא ולהגיד: את הרחוב הזה והזה נסגור לתנועה, אבל ברחוב המקביל אליו או 20 מטר לידו יהיה AM:PM פתוח למשל,

כולנו מבינים מה זה לתקציב העירוני, לעסקים וכו' וכו'.

זה השלטון המקומי - - - האידיליה מאוד עובדת פה. אז המתחים שנמצאים פה יכולים לרדת ולהיות הרבה הרבה פחות קיצוניים בשלטון המקומי. ואני רוצה לנצל את הבמה ולומר לכל נבחרי ונבחרות הציבור, לא רק ראשי הערים אלא דווקא חברי וחברות המועצה: אנחנו איתכם, אנחנו מעריכים אתכם. אני מאוד מאוד מקווה ומייחל שתצא בשורה אמיתית מהכנסת הזו או מהכנסת הבאה בנוגע לשינוי מעמדם והתפיסה שאנחנו תופסים את נבחרי ונבחרות הציבור.

המון המון תודה. תודה רבה. חבר הכנסת אליהו רביבו, בבקשה. חמש דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש, מכובדי השרים, חבריי חברי הכנסת, חברי נאור שירי, יישר כוח עצום על הרמת הכפפה הזאת. אתה מגיע כשליח נאמן של השלטון המקומי, של השירות המוניציפלי. זה זורם בדמך. יישר כוח על הדיון החשוב הזה ועל היום המיוחד הזה שקבעת.

אדוני היושב-ראש, שהיום בית הנבחרים של מדינת ישראל נדרש לקיים יום למען השלטון המקומי בזמן שבעקבות אוזלת היד של המדינה להתמודד עם האיום על אזרחיה, חבל ארץ שלם, החבל היפה ביותר בל מדינת ישראל, בוער כמעט 24 שעות. הלבבות של אותם תושבים ושלנו, תושבי המדינה, לבבות בוערים ומדממים כבר שמונה חודשים, אבל עכשיו גם חבל הארץ הזה הולך ומתכלה מול עינינו. בשבוע שעבר קיימנו, חברתי חברת הכנסת אפרת רייטן ואנוכי, יום מיוחד למען שיקום יישובי הצפון. עוד לא יבשה הדיו על דפי הנאומים המרגשים שנישאו כאן, מתשובות השרים, מההשתתפות הבולטת והערה חוצת המפלגות בתשעת דיוני הוועדות שקיימנו, מהחלטות הממשלה לאישור תוכנית צפונה והקמת מטה שחר לצפון, ובעודנו מתכנסים כאן, עשרות אלפי דונמים חרוכים החליפו את הנוף הירוק של קיבוץ כפר גלעדי הנטוש, של קריית שמונה השוממה, של קיבוץ עמיעד ומטעיו הרבים, של מושב כחל, שנופו צרוב בזיכרון כולנו, ושל יישובים רבים נוספים בארץ היפה הזאת, ארץ אבותינו. גם עכשיו, בדקות אלו, לוחמי האש נלחמים בלהבות תחת ירי ובחירוף נפש. אני מכיר חלק מלוחמי האש שעושים ומחלקים את דרכם בין מרכז הארץ, לשם מפונה משפחתם, לבין מקום עבודתם ושליחותם בחירוף נפש בצפון הארץ. לגופו של עניין, אדוני היושב-ראש, השלטון המקומי, להבדיל מגישתו של חברי נאור, הוא כן הזרוע המבצעת של מדינת ישראל, ראינו את זה בקורונה, ראינו את זה בפינוי התושבים.

אני תופס את הראש ולא מבין למה השלטון המקומי זקוק וראוי להתייחסות כזאת של השלטון המרכזי, ורק בעת משבר. זה לא סוד, אני מכיר את השלטון המקומי מלפני ולפנים ומקרוב, בין היתר כי אני אחיו של ראש עיר מאתגרת ומורכבת, ראש עיר שעושה לילותיו כימיו למען תושבי לוד מתוך תחושת שליחות אמיתית, ואני יודע שכך גם רבים וטובים. אין צל של ספק, מה שהוא יודע באיתור הצרכים ומתן הפתרונות לתושביו ולעירו, גבוה יותר מכל משרד שלא יהיה, כי הוא חי את תושביו, וכך לפחות חלק גדול מראשי הערים הפזורים בארץ וראשי המועצות. זה המקום להזכיר, דווקא ביום הזה, את גיבור ישראל אופיר ליבשטיין, זיכרונו לברכה, השם ייקום דמו, ראש המועצה האזורית שער הנגב, אשר נטבח ונהרג ב-7 באוקטובר, בעודו מגן על תושבי כפר עזה, שמצא את עצמו לא רק כראש מועצה נבחר אלא גם כן כלוחם במלוא מובן המילה. חבריי חברי הכנסת, אנחנו צריכים וחייבים לחזק את הזרוע הדמוקרטית הנבחרת שקרובה לתושבים, שקשובה לתושבים, שמכירה את הצרכים שלהם גם באופן פרטני. יש בידינו את הכלים לעשות זאת, לדוגמה, מתן תקציבים לא צבועים לשיקול דעת הרשות לשיפור חיי התושבים, לצמצם ביורוקרטיה המוטלת על השלטון המקומי לגבי החלטותיו, למשל במתן הלוואות, מינויים או בחובות הנוצרים כתוצאה מהפעילות, ויכולים להשלים את עצמם עם צפי הכנסות. בכוחנו לחייב את הממשלה לשלב נציגים של השלטון המקומי בפורומים הנוגעים לעניינם. קחו לדוגמה את ההחלטה שהתקבלה רק בשבוע שעבר בנוגע ליישובי הצפון. יש ועדת שרים, ועדת מנכ"לים, מטה יישום. באף אחד מאלו אין ולו נציג אחד של השלטון המקומי, אפילו לא של הפורום שמייצג אותם. במכתב ששיגר בשבוע שעבר הלין חברי ראש העיר חיים ביבס שאין זו טעות סופר, אלא מדיניות ארוכת שנים של התעלמות מנציגי השלטון המקומי. אדוני היושב-ראש, יום למען השלטון המקומי הוא חשוב, ועל כן אני רוצה מפה גם לברך שוב את חברי נאור שירי על ציון היום הזה. אבל הגיע הזמן שהכנסת תתחיל לקבל החלטות על הגדלת הסמכויות וביזור הסמכויות והיכולות של הרשויות המקומיות בעיקר לתת מענה בשגרה, וגם בחירום.

תודה רבה. חבר הכנסת אלון שוסטר, בבקשה. אנחנו באחד המקומות הגבוהים

ניחא אם הממשלות לדורותיהן היו יודעות לתת מענה בעת משבר. ניחא. אבל גם משתלטות, גם ריכוזיות, גם מתערבות אבל לא מספיק מעורבות וגם פונות בעת משבר בכל פעם מחדש. זמן פציעות? תוספת של זמן פציעות? הוא - - - לא מהצד, מהאמצע. כן, מהאמצע. עד שאפשר לנהל דיון בלי צד. כולם מסכימים. כבוד היושב-ראש, השרים שנמצאים איתנו, חברי הכנסת, כמובן, בראש הדברים, אני שב ומזכיר את חברי אופיר ליבשטיין, שהחליף אותי. השם ייקום דמו. הוא נהרג. הוא לא נטבח, הוא לא נרצח, הוא נהרג עם הנשק ביד, והוא עוד הספיק, אולי בשיחה האחרונה שלו, להתקשר לרבש"צ של קיבוץ מפלסים ולהזכיר לו שיש ילדים בזיתים, לפנות אותם. אני רוצה להזכיר גם את תמר קדם סימן טוב מאשכול, מניר עוז, שנרצחה, מועמדת, מתמודדת לראשות המועצה. אני מודה לחבר הכנסת שירי על היוזמה. הרשויות המקומיות במדינת ישראל מצליחות לעשות את מה שבהנהגה הצלחנו, כמה זמן הייתה הבחירה הישירה לכנסת? שתי בחירות, נדמה לי, ולא הסתדר לנו. והינה, ברשויות המקומיות, עשרות שנים, אולי תמיד, הבחירה היא בחירה ישירה. אני לא בטוח שזה תמיד היה ככה, פעם אולי הסיעות היו בוחרות את ראש המועצה. פעם הסיעות בחרו את ראש המועצה. - - בחרו את ראש המועצה. - - - ראש מועצת דימונה האגדי, אללה ירחמו, כשהוא נסע לפריז ליומיים, חזר, החליפו אותו.

בכל מקרה, הבחירות הן ישירות, ופה יש שני אלמנטים מאוד חזקים: זאת גם בחירה ישירה, עם אמון אישי שלא מוטל בספק, וגם מדובר בטריטוריה קטנה יחסית ובמספר תושבים יחסית קטן. בחלק מהרשויות אנשים מכירים אחוזים מאוד גבוהים מהתושבים שבוחרים אותם, מהתושבים שהם מכירים. במועצות האזוריות, אדוני היושב-ראש, השר, יש רכיב נוסף: זה שלטון דו-רבדי, אז יש ועדים מקומיים,

אבל העיקרון הזה של שלטון עצמי, של אחריות עצמית, לי זה מזכיר כל הזמן את האתוס היהודי כל כך של קהילות אוטונומיות שמנהלות את עצמן סביב בתי הכנסת. מאז החורבן,

יש לנו את האתוס החלופי של התרכזות סביב המוקד התרבותי, הרוחני בתי הכנסת, וזה מה שהוביל לאחר מכן בשלטון הנוכחי לאחריות, לקשר, לאינטימיות הזו. אני מבקש כאן, בעיצומו של משבר מתמשך, לתת אמון הולך וגדל בראשי הרשויות. לא לקבל את התחושה, את האינטואיציה, שהייתה קיימת בעבר, אני מקווה שהיא הולכת ונחלשת, של שחיתות, לא עלינו, של אי-אמון שצריך לתת בשלטון המקומי. מדובר באנשים מעולים שעוברים את הסינון של עשרות אלפי מצביעים, לפעמים יותר. לאפשר להם לעת משבר חופש פעולה, לכבד את ההחלטות שלהם, גם אם הן בדיעבד, שהתקבלו בלחץ. אני מבקש לשבח מאוד את הרשויות שסייעו,

הרשויות המקומיות, הרשויות הקולטות, שהתגייסו במערכה הצבאית הלא-קלה, לא עלינו. אבל צריך להביא בחשבון שראשי הרשויות האלה, עם הארגונים, הסוכנויות הארציות, יצטרכו לעמוד במשברים נוספים. אנחנו הכרנו קורונה, הכרנו מלחמה, לא עלינו, יכולה להיות גם רעידת אדמה משמעותית. ואבן היסוד היא הרשות המקומית. צריך כוח אדם איכותי, צריך לגבש את נושא ההכנסות, צריך לייצר ודאות, וצריך לאפשר גמישות ניהולית טובה, ברורה, כדי לא להסתמך יתר על המידה על החלטות של המרכז, החלטות פדרליות. אני מבקש, אדוני השר, אדוני השר, אליך, ככל האפשר, אתה מכיר ביכולות של ראשי הרשויות, כשיש עימותים, כשיש סכסוכים, להימנע, מינימום כפייה מלמעלה והחלטות מלמעלה. מאוד לעודד הידברות וגישור לכבד הסכמות מקומיות. ועוד הערה אחרונה: כגובה, השרים, אדוני השר, שר הפנים. השר ארבל, הוא פונה אליך. כגובה האחריות שמתגלית, כך הסמכות. כעומק היציבות והאחריות שהרשות וראש הרשות מגלים בכל ההקשרים, כך גובה החבל שהשלטון המרכזי ראוי שייתן. אני מודה לכל חבריי בשלטון המקומי, ומודה ליוזם היום המיוחד.

תודה רבה. חבר הכנסת סימון מושיאשוילי, בבקשה, חמש דקות לרשותך. השר יואב בן צור, אני מרגיש בישיבת סיעה, שלושה שרים, שני ח"כים. בלי עין רעה, חמסה, חמישה. אנחנו חמישה. אדוני היושב-ראש, שרים נכבדים, חבריי חברי הכנסת, הרשות המקומית הינה מרכזו של כל אדם וכל תושב, בעיר, בכפר, במושב, בקיבוץ ובכל איגוד ערים. הרשות המקומית היא הזירה הנוגעת באופן אישי וישיר לסביבת חיינו פשוט ברמה היום-יומית. הרשות המקומית היא הרבה יותר מפינוי אשפה או ספקית תברואה מקומית. חברים, הרשויות המקומיות מעורבות בתחומי ליבה רבים: חינוך, דת, תרבות, פנאי ורווחה - - אתה היית חבר מועצה, נכון? - - רישוי עסקים, תכנון ובנייה, שילוט וכדומה. נכון, אדוני. חברים, יש שיאמרו שהרשויות המקומיות הן זרוע השלטון האפקטיבית ביותר בימינו, שעלינו לחזק ולטפח ולהאציל להן סמכויות נרחבות. יש שגורסים שהשלטון המקומי היא זרוע חשובה ביותר, אך בזבזנות וניהול כושל מצביעים על חריגות שכר וזלזול וקברניטי עיר שרואים ופועלים ברשות שעליה הם מופקדים כביתם הפרטי. לרשות המקומית, בעיניי, כן? חלק נכבד באירועי ותקופות חירום כגון תקופה זו שאנו נמצאים בה.

אין חולק שחברי מועצת הרשויות המקומיות עושים עבודת קודש. אדוני היושב-ראש, מי כמוך יודע, לתנועת ש"ס מעל 200 נציגים בקרוב ל-90 ערים ברחבי הארץ - - כן ירבו.

תנועת ש"ס היא המפלגה הגדולה ביותר במערך המוניציפלי. כהערת אגב אני אציין גם שהמפלגה השנייה בגודלה, רחוק כמזרח ממערב. מרן הרב עובדיה, זכר צדיק וקדוש לברכה, ביקש מיושב-ראש התנועה הרב אריה דרעי ומכל נציג שהגיע אליו חזור ובקש: מבשרך אל תתעלם.

תעזרו לכל הנזקקים, לכל מי שפונה אליכם בבקשה לעזרה. חברים, במשך שמונה שנים שימשתי חבר מועצה. אדוני היושב-ראש, אתה פשוט נמצא בתפקיד 24 שעות ביממה. כחבר מועצה אני הקמתי את הלשכה לפניות הציבור בעירי.

בקריית אתא.

כפר אתא בשבילך, מאיר. כפר אתא, אתה זוכר? מפעל אתא, אתה זוכר? כפר אתא לשעבר. מתי ביקרת אצלנו בפעם האחרונה? - - - לפני חודשיים הייתי בכפר אתא. קריית אתא. הלכתי לנחם את שי אבוחצירה. שי אבוחצירה. הוא היה אצלנו חבר מועצה בחיפה.

והעיר נראית עלא כיפאק.

תמיד יש מה לשפר. גם אני הייתי - - - אני הייתי בחלק פחות עלא כיפאק. זה מה שאני - - - פניה של ארץ ישראל היפה. בסדר,

כל עיר - - - את מאיר תמיד לוקחים למקומות היפים, אתה מבין? אני - - - יחסית להוד השרון, באמת מה יש לשפר.

ככל שמתקדמים בשורה, אז ככה הפנים יפות יותר. הקמתי את הלשכה לפניות הציבור, ובמועד קבלת הקהל הרשמי,

היו מגיעות עשרות פניות. פשוט אנשים שהיו מגיעים מכל חלקי הציבור. אני מודה לכם. נאור, יישר כוח על היום הזה. תודה רבה, אדוני. תודה רבה. אני מזמין את יושב-ראש ועדת הפנים חבר הכנסת יעקב אשר, שגם היה חזק בתחום המוניציפלי, ראש עיר, ממלא מקום ראש עיר. סגן יו"ר השלטון המקומי. את זה לא ידעתי. נאור, חידשת. האיש שבנה ועיצב את כל העתיד הכלכלי של טבע. נאור, עדיף שתעצור פה. כל המוסיף גורע. אגב, הוא באמת עשה את זה. פעם אחת הוא אומר דברים

מכובדי היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, מכובדי שר הפנים, ולידו שר הרווחה.

העבודה, סליחה. שר הרווחה היה פה קודם. לא, אתה יודע איך זה עובד היום. הוא מכניס רווחה בעבודה, והוא מכניס עבודה ברווחה, וככה זה נראה מצוין. עושים עבודת קודש. טובים השניים מן האחד. אני תומך בכל לב גם בהודעה שהוצאת היום, אדוני. קיבלת כבר ביקורת, אני מתאר לעצמי. בראבו, כל הכבוד. ראינו גם את, כל הכבוד.

אבל זה לא כל הכבוד שמישהו שכנע אותנו במשהו. אנחנו אומרים את זה כל הזמן, וגם היום. אמרנו את זה - - - אני רוצה,

להודות לחברי חבר הכנסת נאור שירי, לשעבר חבר בוועדת הפנים, שעבר לוועדת הכספים, על היום הזה. בראשית דבריי, אנחנו תמיד אומרים: אנחנו באנו מהשלטון המקומי, וראשי הערים נמצאים בחזית האמיתית של העשייה מול התושבים. אבל לצערנו הרב, בחצי השנה האחרונה המילה "חזית" הפכה להיות לחזית תרתי משמע, גם חזית הטיפול בתושבים, אבל גם חזית מלחמה. אנחנו גם איבדנו ראש מועצה, את ידידנו אופיר ליבשטיין, שבאמת היה ראש מועצה מצוין, אבל גם איש מסור מאוד, וראינו את זה גם במה שקרה. בימים אלה ראשי הרשויות בצפון ובדרום נמצאים ממש בקושי אדיר. הם מתמודדים עם בעיות קשות מאוד, עם ציבור שהוגלה והתפזר, והם רוצים לשמור על המקומות הללו, כי זה אינטרס של כולנו, ואנחנו בהחלט רואים איך עובר והופך להיות מעשי הנושא הזה של ראש עיר שעומד בחזית. חבר הכנסת מיקי לוי, זה מפריע. סליחה. ראש עיר, לפי השקפת עולמי, אמור להיות אבא של כל העיר. וכמו שלכל אבא יש ילדים כאלה וילדים אחרים, שאחד אוהב דבר כזה, ואחד רוצה דבר כזה, אז ראש עיר חייב,

לראות איך הוא נותן את השירות לכלל התושבים שלו. יש תושבים שמעניין אותם ספורט, יש תושבים שמעניין אותם נושאי דת, יש תושבים שמעניין אותם דברים אחרים. הוא צריך לדעת לגשר ולתת את השירות לכולם, וגם אם הוא נבחר על ידי קבוצה כזו או קבוצה אחרת. ואני אומר את זה גם מניסיון אישי, כשאחת הגאוות הגדולות שהיו לי היא שכשאני הייתי מסתובב כראש עיר חרדי בשכונת פרדס כץ, שהיא הייתה שכונה לא חרדית, כמות האהבה וההערכה שקיבלתי, גם עם תלונות, הייתה בדיוק כמו במקומות אחרים. ועל זה הייתה הגאווה שלי, ואני חושב שזה צריך להיות. אבל מה אסור שיקרה, אסור שיהיה מצב שאם לראש עיר יש השקפת עולם מסוימת, הוא מנסה להנדס את העיר שלו לפי השקפת עולמו, ולגרום לכך שתושבים מסוימים לא יבואו לעיר. יש כלי תכנון וכלים אחרים שבהם אתה יכול לגרום לכך שאוכלוסיות לא באות. ולא פעם, ולא פעמיים, לצערי, גם שמעתי מראשי ערים שאומרים: אנחנו לא רוצים, ואמרו את זה בלחש, ציבור מסוים כזה או אחר בעיר שלנו. לדוגמה, הציבור שאני מייצג, הציבור החרדי. וזה דבר שהוא לא יכול להיות, ואסור שהוא יהיה. כמובן שבסופו של יום צריך לראות איך עושים את ההסתכלות הכוללת והכול, אבל ראש עיר הוא אבא של כולם, גם של הילד שהוא אוהב יותר כביכול, גם את הילד שאוהב ממרח שוקולד בבוקר, וגם זה שרוצה בדיוק את ההפוך בערב. הוא צריך לדעת גם במשאבים, גם בדרך, לתת לאנשים את הדברים הללו. אנחנו חוזרים עכשיו מישיבה בנושא מעמדם של חברי מועצה בערים. אני חושב שהנושא הזה צריך איזשהו שינוי, איזושהי התאמה. גם דיברנו על כך עם נציגי משרד הפנים, ואני בטוח שגם שר הפנים, שמקשיב לי עכשיו, ייקח את הדברים לתשומת ליבו, את נושא מעמד חברי המועצה.

מה שאני לא זוכר, אני עובר על הסטנוגרמה. כן, אני יודע שאתה מנוי על הסטנוגרמות שלי. אני יודע, כבר קיבלתי את ההדלפה הזו. אני רוצה לומר שוועדת הפנים, אדוני שר הפנים, משרתת את הרשויות. שיתוף פעולה מצוין, עם הרבה חילוקי דעות לפעמים, עם מרכז שלטון מקומי, כמובן עם משרד הפנים, ואנחנו חושבים

במיוחד סגן יושב-ראש הכנסת, אחד החברים הנמרצים, שכבר יש לו לפחות כמה חקיקות בדרך. אחת כבר עברה, אחת בדרך. אנחנו צריכים לתת את הכוח לשלטון המקומי, אבל אני אומר את זה לידידיי ראשי הרשויות: לא לנצל את זה לשיכרון כוח, לא לנצל את זה לעודף כוח,

כל הזמן עם עצמך, ולשאול את עצמך: האם אני אבא של כל תושבי העיר, או שאני אבא רק של חלקים מסוימים? תודה רבה, אדוני. יישר כוח. חברת הכנסת מיכל מרים וולדיגר, בבקשה. חמש דקות לרשותך. אני לא יודע אם היית חברת מועצה או לא,

גבעת שמואל. גבעת שמואל, וואו. עיירת פיתוח, לא? נערת גבעות.

לא נראית כמו נערת גבעות?

מבחינת הנציגים מהשלטון המקומי. ואם נאור אומר, נאור יודע. זה טוב. הניסיון של השלטון יכול לעזור פה באמת. כבוד היושב-ראש, כבוד השרים, חברי כנסת נכבדים, תודה ענקית לנאור. כולם אמרו, וגם אני חוזרת. מגיע לך, בהחלט. במשך חמש שנים הייתי חברה במועצת העיר בגבעת שמואל. זה היה התפקיד הפוליטי המובהק הראשון שלי. זה לא היה קל, זה לא היה פשוט, ועדיין למדתי ממנו הרבה על יוזמה, אחריות, השפעה, ובעיקר על אנשים. אני מכירה את היתרונות והחסרונות של השלטון המקומי. מהזהות הפוליטית המאוד אישית שלי, הרצון להשפיע על סביבת מגוריי, ראיתי שם שליחות, ואכן הייתה זו שליחות. השלטון המקומי מאפשר את הדמוקרטיה האמיתית והטהורה של בחירת העם, מה שנקרא, בחירה ישירה. אם הוא מנוהל ומתבצע נכון, השלטון המקומי ידע לשפר את חייו של התושב על פי בחירתו והעדפתו באופן כמעט ישיר. גם בתקופתי כחברת מועצת העיר, וגם כעת כחברת כנסת, אני רואה חשיבות רבה, כמו שנאמר לפניי, בביזור הסמכויות מהשלטון המרכזי למקומי. רשויות מקומיות צריכות את הכוח המשמעותי לתקן, לשפר, להיטיב, ולא, חלילה וחס, כוח מופרז של שררה, בוודאי שלא. לפעמים ולעיתים הוא מנוצל לשם כך, וחבל. אלא כוח לשנות, לשפר, לדייק, ללא נוקשות ביורוקרטית של פקידים, שהרבה פעמים הם עם כוונות טובות, אבל לרוב ללא ידיעה אמיתית של משמעות השינוי שאותו צריך התושב המקומי. הדיון על הסמכויות והאחריות של גופי השלטון, השלטון המרכזי, שמגיע מלמעלה, על חסרונותיו ויתרונותיו, והשלטון המקומי על מגעו הבלתי-אמצעי עם מושאי השינוי, חשוב ביותר. ודווקא ביום הזה אני רוצה לדבר על זווית נוספת, אנחנו נמצאים במצב קטסטרופלי בצפון. מלבד השרפות וההפגזות, גם מצב התעסוקה, התיירות והתשתיות הידרדר בעקבות המלחמה. כמובן שאנחנו בממשלה ובכנסת צריכים לנהל את האירוע ולהכיר את כל היבטיו, אבל חשוב לי לומר לכם שראשי הערים,

היישובים ויתר נבחרי הציבור המקומיים הם אלה שמצליחים באמת להחזיק את התושבים גם בתקופה הקשה הזו. פגשתי לפני כמה שבועות, ואני ממשיכה לפגוש גם כעת, ראשי רשויות מהגליל ומהגולן, פוגשת נבחרי ציבור, פוגשת את הציבור עצמו. הם מספרים לי על החוסן והחוזק של התושבים, על הרצון לנצח ולשמור על חבל הארץ היפהפה שלהם, וגם תפקידו הביטחוני והלאומי. זה תפקיד שרק השלטון המקומי יכול להחזיק. אז נכון, יש מה לתקן, לא מעט, כולל לבסס את מעמדם של חברי המועצה. דיברנו על זה בדיון בוועדת הפנים,

אני מקווה שהיושב-ראש יקיים דיון נוסף לבקשתו של נאור ולבקשתי. ניתן להם שכר או אפילו החזר הוצאות, להעמיד להם כלים לשרת את הציבור. עדיין מדובר בשלטון מקומי חשוב והכרחי. אז אני רוצה לחזק מכאן, ממליאת הכנסת, את תושבי הצפון, את מנהיגיו, את ראשי היישובים שלו, את התושבים, את כולם, שמחזיקים מעמד ושומרים לנו, לכל המדינה, על הגבול הצפוני. אנחנו נמשיך לפעול כדי לתקן את המצב, ותודה שאתם ממשיכים להחזיק את הצפון ובכלל למרות הכול.

אני מקווה שנצליח לעשות שינוי אמיתי, שינוי הכרחי.

ואני מוסיף גם לראשי הרשויות בדרום, שלא נשכח, גם הם עוברים תקופה לא - - - בהחלט, גם לראשי הערים,

גם לנבחרי הציבור ולמועצות. הינה, יש פה כמה דרומים שיגידו את זה.

חברת הכנסת שרון ניר, אינה נוכחת. חבר הכנסת ואליד אלהאושלה, הינה, בבקשה. קבענו שהוא נותן לי לקרוא לו איך שאני רוצה. אלהואשלה. אלהואשלה. תזמין אותו לביקור בנגב, הוא ידע להגיד אלהואשלה. להזמין אותך או אותו? אני יודע להגיד אלהואשלה. הוא לא יודע להגיד. הוא פשוט צריך שתשימו לו את זה באנגלית.

בצרפתית, צרפתית, טעית נאור. מכובדי היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת,

אני אשמח להזמין אותך, כשר הפנים, לנגב. ביחד?

אתה היית בנגב, היית ברהט והיית בעוד יישובים, ואנחנו נשמח לארח אותך לפני סיום המושב הזה, הכנס הזה, גם ביישובים הבדואיים בנגב על מנת שאנחנו גם נצליח ביחד לעזור ולסייע גם לרשויות בדרום. אדוני היושב-ראש, היום היה לנו דיון בביקורת המדינה, שקשור גם לשלטון המקומי. אנחנו מברכים את מאזן גנאים, שנבחר לאחרונה לראש הוועד הארצי לרשויות הערביות. וכמובן, דיברנו על מוקד החירום בכפר קאסם, שנותן מענה, אדוני השר, לרשויות המקומיות, כאשר השרה מאי גולן בחרה לאחרונה, לצערנו, לסגור את המוקד הזה, שנותן מענה גם לאזרחים בעת המלחמה הזאת. כאשר נפתחו מרכזי חירום, ואתה ביקרת גם ברהט, במתנ"ס שם, ראינו את העשייה למען הציבור. אבל השרה קיבלה החלטה, החלטה פוליטית, אני לא מערב אותך בזה, אבל זה באחריות של הממשלה, החלטה פוליטית לסגור את מרכז החירום שנותן מענה לרשויות. זאת החלטה לא טובה, לא מקצועית, ולכן חשוב מאוד שגם השרה וגם המשרד שלה ייתנו את הדעת ויעשו חושבים מחדש על מנת להחזיר למסלול את הפעילות של מרכז החירום. אנחנו רואים שעכשיו המלחמה התגברה גם בצפון, ואנחנו רוצים שהמרכז ימשיך ויפעל על מנת לשרת את הציבור הערבי. מכובדי היושב-ראש, אנחנו עדים בתקופה האחרונה לחוסר אמון בין ראשי הרשויות למשרדי הממשלה. הרבה ראשי רשויות מתלוננים על כך שהממשלה לא נותנת מענה לרשויות. יש לנו סוגיות שהן קצת קשות. בנושא הקרקע בנגב, יש לנו בתל שבע וגם ברהט שתי שכונות שמצריכות את האישור של השר. אדוני השר, שכונת אלמטלה, מזרחית לתל שבע, אמורה לפתור את הסוגיה של משפחת אבו עסא ועוד משפחות רבות. אנחנו נשמח מאוד אם השר יצליח להביא את זה לשולחנו ולחתום על המסמך הזה, על החלטת הוועדה הגיאוגרפית, ולאשר את המעבר של משפחת אבו עסא. החלטה שנייה קשורה למשפחת אבו האדי. אנחנו מדברים על דחייה. דחייה זה יישוב לא מוכר סמוך לרהט, שגם מצריך את ההתערבות של השר על מנת שאנחנו נצליח לפתור את הבעיה הזאת יחד עם ראש העיר של רהט. אם אנחנו נמתין לרשות הבדואים ולרמ"י, לרשות מקרקעי ישראל, אנחנו לא נגיע לפתרונות, ולכן חשוב מאוד שהשר יתערב בנושא הזה. אתה לא יכול לפתור את זה בלי רמ"י. זה חשוב שהשר יפגוש את רמ"י, אבל בלי רמ"י אתה לא יכול. אני מסכים איתך, אבל יש לשר מנדט לדבר עם רמ"י, להתערב מול רמ"י? אנחנו לא מצליחים, לא להגיע לרמ"י, ולא מצליחים גם להגיע לשר השיכון, ולכן אנחנו מבקשים התערבות של שר הפנים על מנת לפתור את הסוגיות האלו. אדוני היושב-ראש, אני רוצה להתייחס לקיצוץ בתקציבים של החברה הערבית. אנחנו מדברים על קיצוץ ב-550, והתוכנית היא 1279 של החברה הבדואית. אנחנו זקוקים לתקציבים האלה על מנת שאנחנו ננסה לצמצם את הפערים שיש בינינו לבין החברה בכלל. יש לנו עכשיו הרבה תלמידים, ויש מחסור בכיתות. אנחנו גם דיברנו בוועדת החינוך על הנושא של המחסור בכיתות לימוד. הנושא לא נפתר זה שנים רבות. ראשי הרשויות שלנו פונים כל הזמן לשר החינוך על מנת לנסות לפתור את הסוגיה הזאת ביחד. לא יכול להיות שמקצצים ולא בונים בתי ספר. תאר לעצמך שעכשיו יש לנו עכשיו כמעט עשרה בתי ספר עם מעל ל-1,000 תלמידים. זה מצב לא הגיוני, לא נורמלי, ולכן חשוב מאוד שהממשלה תתעשת ותיתן את הדעת, ותחליט למען ציבור התושבים וציבור התלמידים אצלנו בנגב. אני חושב שככל שאנחנו מחזקים את ראשי הרשויות שלנו ונותנים להם משאבים, כך אנחנו מגשרים על הפערים בינינו לבין החברה הישראלית ומצמצמים את הפערים, וזה חשוב מאוד.

אני רוצה לקדם בברכה את מר מרקוס אוחנה, נשיא קהילת אגודת דודים מארגנטינה, שבא לחזק את ידי מדינת ישראל, צבא ההגנה לישראל, התושבים, ועושה רבות בקהילת פלרמו באגודת דודים למען אהבת הארץ, לחיזוק הקהילה היהודית שם, ומשקיע מהונו ומזמנו למען התושבים פה. יישר כוח לך, ברוך הבא.

חברת הכנסת שרון ניר, בבקשה, חמש דקות. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, חבריי חברי הכנסת, אנחנו כאן היום כדי להעלות על נס את פועלו של השלטון המקומי, אשר התמודד בגבורה ב-7 באוקטובר עם מתקפה חסרת תקדים, תוך הפגנת מנהיגות שהתעלתה על גודל השעה ובולטת בצורה מופגנת ביחס להיעדר מנהיגות ארצית. בשנה החולפת, הרשויות המקומיות מצאו את עצמן בחזית הלחימה, כשהן נאלצות להתמודד עם אתגרים יום-יומיים, בהיעדר סיוע מהמדינה. בשבת השחורה עמדנו מקרוב על האופן שבו הרשויות המקומיות, מועצות, יישובים וקיבוצים, כולם נרתמו בשעת צרה למאמצים להציל חיים, להגן על אזרחים ולהשיב את הסדר על כנו. הרשויות המקומיות הפגינו ועדיין מפגינות אומץ לב ומנהיגות. התגובה המיידית שנדרשה תוך רגעים ספורים מהמתקפה, והאופן שבו התעשתו ראשי הרשויות המקומיות וחברי המועצה והחלו לפעול, כל אלו ראויים לציון. הם הצליחו לארגן במהרה את כוחות החירום, את כוחות החילוץ, הם הצליחו לפתוח מרכזי סיוע ולהעביר מידע חיוני מאוד לתושבים, וכל זאת תחת אש. נזכיר במיוחד את גבורתו של אופיר ליבשטיין, זיכרונו לברכה, ראש המועצה האזורית שער הנגב, שבבוקר השבת השחורה לחם יחד עם כיתת הכוננות של היישוב ונפל בקרב. אופיר מסמל את הערכים ואת האהבה הבלתי-מתפשרת לארץ הזאת. במצבים של כאוס וחוסר ודאות אין חזק יותר ממנהיגות שטח. ראינו כיצד ראשי רשויות מקומיות הצליחו למצוא פתרונות יצירתיים, הצליחו לתת מענה לאתגרים תפעוליים, להשתמש במשאבים קיימים ולהמציא מחדש דרכי פעולה יצירתיות כדי להתמודד עם המצב המורכב. אנחנו רואים גם היום, ברגעים אלו, מנהיגות יוצאת דופן הפועלת בצפון הארץ החל מ-7 באוקטובר. וגם כעת, כשהצפון מופקר, ראשי הרשויות נלחמים על כל בית ובית. הלב של כולנו נשרף למראה הצפון הבוער בימים האחרונים, ונדמה שאין אופק. היום אמר גבי נעמן, ראש מועצת שלומי: "באופן יזום אנחנו לוקחים שופלים וטרקטורים, ומקימים קו אש בין הבתים שלנו לבין היערות כדי למנוע שרפה של הבתים. באופן כללי התחושה שלנו היא קשה, אנחנו חסרי אונים וזה מכניס אותנו ללחץ - - - הגיע הזמן שהמדינה שלנו תטפל באתגרים, בחיזבאללה, ביד נטויה". אנחנו שומעים את זעקתם של ראשי הרשויות בכל יום ביומו. מעל המרקעים, ברשתות החברתיות ובתחנות הרדיו הם זועקים על התחושות הקשות של ההפקרות והיעדר המענה. ביום הזה אני מבקשת להוקיר ולהצדיע למנהיגות השלטון המקומי ולראשי הרשויות. עוצמתם של ראשי הרשויות ניכרת בשגרה, ועשרות מונים בחירום. ואני רוצה בהזדמנות הזאת שיושב כאן שר הפנים, לפנות אליך,

כי אני חושבת שגם הייצוג בסוף של נשים ושל אוכלוסיות איכותיות ברשויות המקומיות הוא סופר משמעותי. אני חושבת שגם היום, כשאנחנו מסתכלים גם על ההרכבים, ראשי הרשויות ביחס לראשות רשויות, וגם על הרכבי המועצות, אנחנו רואים עדיין תת-ייצוג של נשים. אבל את לא יכולה בדמוקרטיה, כשיש בחירות, לחייב ראש עיר שכאילו יהיה גבר או אישה או דתי או יהודי או ערבי. זה בחירות.

אני חושבת שאנחנו, ודווקא שר הפנים בעניין הזה - - - בתפקידים שאת קובעת את יכולה לעשות אפליה מתקנת. אפשר שאולי מפלגת ש"ס - - - אדוני היושב-ראש וחבריי, והינה אומר פה נאור שירי - - - היא דיברה על הרשויות,

אמרנו בנימה טובה. כולם מפרגנים לך.

אני מדברת בכלל על הרשויות. אני חושבת שבסוף יש פה איזשהו וקטור. ברור לכולם שמדובר בבחירות דמוקרטיות, וברור לכולם שמדובר בהשתנות חברתית, וברור לכולם שבסוף דמוקרטיות - - - יש הרבה חברות מועצה, בהרבה מקומות,

לא מספיק. ואני חושבת שאנחנו, בסוף גם במשרד הפנים צריכים להגיד איזושהי אמירה לגבי הרכבים מגוונים, גם לגבי נושאי משרה. אני חושבת שהנוכחות של נשים בשלטון המקומי בהכרח השביחה והפכה את הרשויות ליותר איכותיות. וזה נורא טבעי, ברגע שאנחנו ממצים את מלוא הפוטנציאל, אז האנשים האיכותיים והטובים מגיעים לעמדות מפתח. ולכן אני חושבת שבסוף יש פה איזה משהו, יש פה איזה דואליות, גם בשלטון הארצי, שגם פה יש תת-ייצוג, צריך להגיד את זה, וגם בשלטון המקומי. ובכלל, אני חושבת שזה גם משהו אבולוציוני. אבל יש מקום לעודד גם בתפיסת עולם ובאמירות, ובצעדים - - תודה רבה. - - של משרד הפנים בהקשר הזה. תודה רבה לך. תודה רבה. חבר הכנסת אחמד טיבי, בבקשה. ואחרון הדוברים, חבר הכנסת אבי מעוז. אחרי זה תשובת השר. תודה, אדוני. האמת היא שבכל פעם שאני עובר משם, אדוני היושב-ראש, אדוני השר, מפריע לי שיש כל כך הרבה שרים, אבל הכיסאות הריקים של השרים תמיד מפריעים למעבר. גם השרים, כשהם יושבים, מפריעים, וגם הכיסאות הריקים מפריעים לתנועה. צריך בחירות חדשות. זו המסקנה. או שתפנה לשרת התחבורה, אם זה מפריע לתנועה. אני לא יהלום. אגב, אני בטוח שאתה יהלום. רק אם הוא יהלום. אתה יודע איזה מפקד יש לו? יהלום כחול, לא סתם יהלום. (אומר בערבית: אבן אודם,) קוראים לזה. מכובדי היושב-ראש, כבוד השר, כבוד שר הפנים, שהוא שר מקצוען ממדרגה ראשונה, אמפתי, מכיר את הבעיות, השלטון המקומי הוא הממשק בין הרשויות, ממשק רחב, לבין האזרח, לבין התושב, בבעיות היום-יום, בעיות הפרט והקולקטיב ביישוב כולו. ולכן זה המקום לשלוח ברכה לראשי הרשויות, שעושים עבודה חשובה ומצוינת ברובם. ועכשיו נבחרו ראשי רשויות מקומיות ועיריות חדשים. מגיעה להם ברכת בהצלחה. האתגר הוא גדול. אני רוצה להתחיל במה שמעסיק את השלטון המקומי בחברה הערבית, וזה הקיצוצים בתקציב החברה הערבית. הממשלה קיצצה בהחלטתה, ויש שלושה סוגי קיצוצים לחברה הערבית. אחד, 5%, זה רוחבי על כולם, כל אזרחי המדינה. אחר כך 15% זה בתוכניות הממשלה, תוכניות החומש וכדומה. ואחר כך מענקי איזון, זה 200 מיליון שקל כל שנה לשלוש שנים, זה 600 מיליון שקל. ומענקי האיזון האלה מאוד מאוד חשובים למועצות רבות, לרוב המוחלט של המועצות והרשויות הערביות. אגב, יש שרים שאמרו שלמרות ההחלטה, אצלם במשרד הם לא יקצצו בתקציבי החברה הערבית. אני רוצה להזכיר את השר מיקי זוהר, שר התרבות והספורט. אני רוצה להזכיר שהוא עשה מעשה ואמר את זה, והלכה למעשה אין קיצוץ לחברה הערבית במשרדים שלו. אני רוצה להזכיר את שר הפנים, שבמענק האיזון הראשון שסמוטריץ' בלם, שר הפנים העביר את זה לרשויות למרות אי-הסכמת

אני מקווה שמשרדים רבים ילכו בעקבותיהם, כדי להקהות את האפקט ההרסני של הקיצוצים האלה דווקא בתקופה הקשה הזאת. נושא שני זה הריסות בתים, שיש כמעט בכל אזור. הכי הרבה יש בנגב, וזה החלק המקופח ביותר במדינת ישראל, הערבים בנגב, לרבות במה שקרוי כפרים לא מוכרים. יש גם הריסות שהיו בכפר קרע, במע'אר, בטירה. וצווים הם על ימין ועל שמאל. יש ועדות גיאוגרפיות ויש ותמ"ל. הניסיונות האלה, הדברים האלה, מורידים את האפשרות של הריסות, אם הם יאושרו. למשל הוועדה הגיאוגרפית, הוגש דוח ב-2021 לשינוי גבולות בין בני שמעון לבין מועצה מקומית תל שבע, המועצה האזורית אל-קסום ומה שקרוי "שטח ללא מעמד מוניציפלי" אום בטין, ועדה גיאוגרפית לכפר קרע. אלה דברים, מכובדי השר, שחייבים החלטה חיובית, כי זה מתבקש. בנוסף, אני קורא לכולם לעסוק יותר בתכנון. ככל שיש יותר תכנון, וגבייה, למרות הקושי הכלכלי, מצב הרשות ישתפר, מצב האזרח ישתפר. וגם הציבור צריך לעזור לרשות המקומית שהיא שלו בזה למשל שהוא לא יבנה על קרקע שמיועדת לבית ספר או לכביש. הבעיה שההריסות האלה הן על מבנה על קרקע פרטית, רכוש פרטי, לא של אף אחד, וזה מה שגורם לתחושת המחנק. שוב מגיעה מילה טובה לראשי הרשויות על העבודה הרצינית, והעבודה המשותפת בינינו היא כמעט יום-יומית.

תודה רבה לחבר הכנסת טיבי. הדובר הבא, חבר הכנסת אבי מעוז, אינו נוכח. אם כך, אני מזמין את שר הפנים חבר הכנסת משה ארבל. בבקשה, אדוני השר. מכובדי היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, היום אנו מציינים את יום השלטון המקומי, יום חשוב שבו הכנסת, הרשות המחוקקת של השלטון המרכזי, מעלה על נס את השלטון המקומי, שמה במרכז את המערך העצום ורב של 259 רשויות מקומיות, עיריות, מועצות מקומיות, מועצות אזוריות ברחבי הארץ, שנמצאות כחלוץ בפני המחנה, בראש החץ, בחזית העשייה הציבורית. ראשי הערים הם שדואגים לפינוי האשפה ולתיקון המדרכות, לחיזוק החינוך העירוני ולניהול מערך גני העירייה, לתכנון עתודות הבנייה ביחד עם גורמי התכנון הארציים והאזוריים, לקשר עם משרדי הממשלה, פארקים, גנים ציבוריים ועוד ועוד. בחודשים האחרונים ביתר שאת עוסקים ראשי הרשויות גם בהיבטי ביטחון רבים, שתמיד היו קיימים אבל היום רלוונטיים במיוחד בכל רשות בארץ. בכל הנושאים האלו ראשי הערים הם הכתובת הראשונה. הם פוגשים את הלקוחות שלהם בסופר ובבית הספר, כשהולכים לעירייה וכשחוזרים הביתה, ביום חול ובסוף השבוע. אסור לנו בשלטון המרכזי לשכוח את התפקיד החשוב והמשמעותי של השלטון המקומי, ולחשוב שהשלטון מתחיל ונגמר בירושלים.

וטוב שזה לא המצב. משרד הפנים ויחידות הסמך עוסקים במספר רב מאוד של עיסוקים. אחד התפקידים המרכזיים ביותר והחשובים ביותר של המשרד הוא חיזוק וביצור השלטון המקומי, יחד עם מרכז השלטון המקומי, מרכז המועצות האזוריות. יש אינטרס לאומי בשלטון מקומי חזק, אפקטיבי, שמחובר לתושבים ולצרכים שלהם בצורה החזקה ביותר. השלטון המקומי הוא שלטון חכם. הוא לומד ומתפתח ממשבר למשבר. ראינו זאת באתגרים ביטחוניים בעבר ובמלחמה הנוכחית, ראינו זאת גם בקורונה. העיריות התאימו עצמן לאתגרים החדשים, ובסוף המשבר הן לא הולכות אחורה, הן לומדות ומשתפרות. אני גאה בעבודת הרשויות המקומיות, שמוכיחה את עצמה בכל פעם מחדש, בעצמאותן ובהתמודדות עם האתגרים הרבים הנמצאים לפתחן. מטרה עליונה של משרד הפנים היא חיזוק וביצור הרשויות, כן, גם לדון ולדבר על ביזור סמכויות. המשרד פועל וממשיך לפעול בכדי לתת הקלות רגולטוריות לכלל הרשויות המקומיות ברחבי הארץ ובפרט לרשויות המקומיות בדרום ובצפון, שמתמודדות התמודדות שונה מהרשויות האחרות, בדאגה לפינוי התושבים, דאגה לביטחונם, הקמת כיתות כוננות, פתרונות לילדים ולהורים במסגרות החינוכיות, ניהול תקציב בתנאי אי-ודאות קיצונית. משרד הפנים מבצע פעולות רבות בכדי לתת כלים לרשויות הללו במטרה להרחיב את הגמישות הניהולית שלהן תוך שמירה על רציפות תפקודית. במסגרת זו הועברו כבר תקציבים רבים לרשויות, כפי שציינו פה קודמיי, ללא הבדל בין עדה, גזע, מגדר,

מעל מיליארד שקלים כבר הועברו לרשויות, בין היתר באמצעות מענקי איזון, תקציבי סיוע בחירום וכו', מאז 7 באוקטובר. בבחירות לרשויות המקומיות שהתקיימו השנה נוספו לשלטון המקומי 119 ראשי רשויות חדשים וכ-2,000 חברי מועצה חדשים.

היו גם הפתעות מגדריות, חברת הכנסת ניר, בעיר שוהם, שבה יש ממש רוב נשי במועצת הרשות המקומית, וזו הזדמנות נוספת לברך אותם גם במליאה. נפגשתי כאן בכנסת בשבוע שעבר עם ראשי הערים החדשים, קיימנו פאנל בסיום הכשרה שקיים משרד הפנים לראשי הרשויות החדשים, איחלתי להם הצלחה בעשייתם. הצלחתם היא הצלחת כולנו. משרד הפנים פועל להבטיח כניסה מהירה וקלה למערכת השלטון המקומי, קיום כנסים מקצועיים וחשיפה למדריכים מקצועיים אודות עבודת הרשות המקומית וניהולה בהתאם לנהלים ולדין. אנו מחויבים להמשיך בעשייה, להמשיך בחיזוק וביצור השלטון המקומי יד ביד עם ראשי הערים ונציגיהם, בשיתוף פעולה עם ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת בראשות ידידי היקר חבר הכנסת הרב יעקב אשר, שכיהן כראש עיר ומכיר היטב את המציאות היום-יומית המאתגרת של ראש עיר, את הקשיים והאתגרים, אבל גם את הכוח המניע של ראש עיר אפקטיבי, שקשוב לתושביו ויודע לנהל את העיר, להציב מטרות ולעמוד בהן. זוהי מטרה לאומית, ואנו כולנו מחויבים לה.

תודה רבה לשר הפנים חבר הכנסת משה ארבל. כעת נעבור לנושא הבא על סדר-היום, ציון יום העיוור. חברת הכנסת דבי ביטון באולם? היא אמורה להוביל. תקראו לחברת הכנסת דבי ביטון, שאמורה להוביל את הנושא הזה. שר הפנים כבר יצא מהאולם? כי הוא דיבר לחברת הכנסת שרון ניר בנושא של שוהם,

לא משוהם. לא, שאלתי על ייצוג נשי. שאלת אותו על ייצוג נשי, הבנתי. חברת הכנסת דבי ביטון, בבקשה. את פותחת הדיון המיוחד שמציין את יום העיוור. בבקשה. אחר כך יש עוד מספר דוברים. חמש דקות לרשותך. אדוני היושב בראש, כבוד השר, כנסת נכבדה, היום אנו מציינים במשכן הכנסת את יום העיוור הלאומי, שחל ב-6 ביוני, יום שפתחנו כאן במשכן הכנסת בכנס "מאירים את הדרך", שמטרתו העלאת המודעות כלפי קשיים והישגים של אנשים עם עיוורון ולקויי ראייה. יום זה הוא יום חשוב, שבו אנו מזכירים לעצמנו את הצורך החשוב לשלב ולתמוך באנשים עיוורים, ולאפשר להם למצות את מלוא הפוטנציאל הטמון בהם. עיוורון ולקויות ראייה מציבים אתגרים רבים בחיי היום-יום, קשיים במציאת עבודה, בלימודים ובחיים האישיים הם חלק מהמציאות היום-יומית של רבים מלקויי הראייה ומהעיוורים. אך לצד האתגרים קיימים פוטנציאל עצום וכישורים יוצאי דופן הממתינים להתגלות ולהתממש. הטכנולוגיה המתקדמת של ימינו מציעה פתרונות רבים המאפשרים לאנשים עם לקות ראייה לחיות חיים מלאים ועצמאיים. תוכנה לקריאת מסך, אפליקציות שמסייעות בזיהוי עצמים ובניווט ומכשירים ניידים חכמים הם רק חלק מהכלים הזמינים כיום.

עלינו לוודא שהחברה כולה תתמוך ותעודד את השימוש בטכנולוגיה, ותיצור סביבה נגישה ומכילה לכל אחת ואחד. חינוך הוא מפתח להעצמת אנשים עם לקות ראייה ועיוורון. עלינו לדאוג שכל ילד וילדה עם לקות ראייה יקבלו חינוך איכותי ומותאם לצורכיהם. שילובם במערכת החינוך הרגילה תוך תמיכה מתאימה יכול לפתוח בפניהם דלתות רבות, ולסייע להם לממש את מלוא היכולת שלהם. החינוך הוא הבסיס לשוויון ולשילוב בחברה, ואנו חייבים להבטיח זאת. תחום התעסוקה הוא גורם מרכזי נוסף. השוק הפתוח עדיין מציב מכשולים רבים בפני אנשים עם לקות ראייה ועיוורון. עלינו לפעול לשילובם, למציאת מקומות עבודה, להתאים את הסביבה לצורכיהם. אנשים לקויי ראייה ועיוורים יכולים לתרום רבות לכל ארגון וחברה, ועם הכשרה ותמיכה מתאימה הם יכולים להצליח ולהוביל. בנימה אישית, אני רוצה לשתף אתכם בסיפורן המופלא של שתי בנותיי, מור וזיו, שמיום היוולדן הן עיוורות. כאימא אומר לכם שהיו אתגרים רבים בדרך. הבנות שלי לא נתנו לעיוורון להגביל את היכולות שלהן או את השאיפות שלהן, אלא להפך, הן הפכו את האתגר למנוף להישגים רבים. מור, בת 38, עורכת דין, היום מטפלת במיצוי זכויות של ניצולי כפר עזה. זיו, בת 34, מתנהלת עם כלב נחייה, מנהלת מערך דיור לאנשים עם מוגבלויות שכליות והתפתחותיות, כ-45 כאלה, כולל צוות נוסף. הסיפור של מור וזיו ושל כלל קהילת העיוורים ולקויי הראייה מלמד אותנו שכל אתגר יכול להפוך להזדמנות, אם רק ניתנת ההזדמנות הזו, דוגמה לכך שהכוח האמיתי טמון בנחישות ובאומץ הלב להתמודד עם מכשולים ולהפוך אותם למקפצה להישגים. בנותיי הן השראת חיי. יכול להיות שבזכות המאבקים שהובלתי לשלבן בחברה אני ניצבת כאן מולכם כחברת כנסת. בהזדמנות זו אני קוראת לממשלת ישראל להמשיך ולפעול ביצירת חברה צודקת ומכילה יותר, חברה שכל אדם, ללא קשר למגבלתו, יוכל לממש בה את מלוא הפוטנציאל שלו ולהיות חלק משמעותי ממנה. בואו ניצור יחד עולם טוב יותר, שבו כל אחד יוכל לראות את היופי, לא רק בעיניים אלא גם בלב ובנפש.

תודה רבה לחברת הכנסת דבי ביטון. אני רואה שהדוברים הבאים לא נמצאים, אז חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין, את רוצה כרגע לעלות לדבר?

בבקשה. כבוד היושב בראש, שר נכבד, כנסת נכבדה, שלום וברכה, אני רוצה להודות ליוזמת של היום, ששמה על סדר-היום של הכנסת ושל הוועדות את הנושא של כבדי ראייה ושל עיוורים, ובעיקר את האתגרים הרבים שנמצאים מול אותם אנשים.

אני מאוד מאמינה שכל אדם באשר הוא, ולא משנה איזו מגבלה יש לו. אני מאמינה שיש לו את מלוא היכולת לעשות ולחיות כמו כל אדם אחר, ואני לא אוהבת להשתמש במילה הזאת, "נורמלי", כי בעיניי כולם נורמליים. תרשו לי לשים על שולחנה של הכנסת את האתגרים העומדים באופן ספציפי מול כבדי הראייה והעיוורים ובעלי הצרכים המיוחדים בתוך החברה הערבית.

הם חלק מאותה קבוצה כללית בחברה הישראלית, אבל בגלל מקום המגורים שבו נמצאים אותם עיוורים או כבדי ראייה או בעלי צרכים מיוחדים, בתוך היישובים הערביים, הם סובלים כפליים, ובעיקר בגלל חוסר הנגישות של כמעט כל הצרכים שלהם. נתחיל בנושא של התחבורה, של התחנות

בהרבה יישובים אין אפילו תחנות אוטובוס רגילות או אין תחבורה בתוך היישוב בכלל. ואם יש תחבורה בין-עירונית, אז לרוב היא גם לא מונגשת. הנושא של תחבורה, למה אני מתחילה במקום הזה? כי בעיניי הוא מרכיב מאוד מאוד חשוב, שיכול לקדם ולפתוח אפשרויות בפני אותה קבוצה, שממילא היא מתמודדת עם אתגרים רבים אחרים. אבל נושא התחבורה הוא כל כך מרכזי, שהוא יכול באמת להקל ולהנגיש, ולאפשר הגעה וצריכה של כלל השירותים, וגם למידה וגם תעסוקה. ולכן חשוב מאוד, כבוד השר, לעשות מיפוי בסוגיה הזאת בתוך היישובים הערביים באופן ספציפי ובכלל. אני בטוחה שגם בפריפריה החברתית והגיאוגרפית של מדינת ישראל ישנן עוד אוכלוסיות שסובלות מאותם אתגרים. אני מאמינה גדולה ביכולתו של הבן אדם לממש את הפוטנציאל הטמון בתוך עצמו,

שאנחנו צריכים לפעמים, גם כאנשים שנמצאים בבית הזה, שיכולים להשפיע על קבלת ההחלטות, לפעול תמיד למען מתן יותר אפשרויות ויותר הזדמנויות לאותה קבוצה. תרשו לי להגיד מילה בערבית לאוכלוסייה שלי. (אומרת דברים בשפה הערבית, להלן תרגומם: אתגרים גדולים ורבים עומדים בפני אנשים עם צרכים מיוחדים בחברה הערבית שלנו, וזה בעיקר עקב אי-הנגשה לאנשים עם צרכים מיוחדים, בכך שהם לא קיבלו את השירותים שמסייעים לחיות חיים רגילים ככל האפשר. אולם בהקשר הזה אני רוצה לוודא את הוודאי: אכן כן, ייתכן שהאל לא בירך אתכם ביכולת לראות, אולם הוא פיצה אתכם בדבר אחר, ומנע הרבה יותר מאנשים אחרים, אשר יכולים לראות, כמו שאומרים, ויש להם עיניים והם רואים, ולא בירך אותם בתבונה. ברכת התבונה גדולה הרבה ביותר מברכת הראייה. ודבר נוסף,

בנוסף, אני רוצה גם לציין את גדול הפייטנים והמשוררים של יהדות מרוקו במאה ה-20, רבי דוד בוזגלו, עליו השלום, שלמרות היותו עיוור מגיל 40 או לפני, הלחין וחיבר שירים רבים, שהיום נשמעים בכל בית יוצא מרוקו. ובשנות השבעים, למרות העיוורון, היה מכתת רגליו מקהילה לקהילה בארץ, השר מרגי אומר "כן" כי הוא יודע את זה, כדי לעודד - - - בתור ילד זכיתי. אני לא זכיתי, אתה זכית. - - כדי לעודד ולשמח את העולים ממרוקו, שעברו קשיי קליטה רבים, והיה מעודד אותם. ואני חייב להזכיר שני משפטים משני שירים שלו, כמה הוא אהב את הארץ, אהב את היהודים ואהב את האדם, משפט משיר אחד זה: "אשיר לך ארץ חמדה בלב חשוק, את ארץ נבחרה" כמה אהבת הארץ. עוד שיר, שמתאים עכשיו בדיוק לתקופה הזאת, שבו הוא פונה לקדוש ברוך הוא מתוך מצוקה, והוא גם היה אב שכול: "לחרפה נתתני גולי עלאס". מה זה "גולי עלאס" במרוקאית? למה זה מגיע לי? אני סובל, למה זה מגיע לי? אנחנו שואלים את הקדוש ברוך הוא. בעזרת השם שנראה דברים טובים יותר. - - - ההתמודדות עם העיוורון היא לא רק היעדר ראייה. מדובר בניווט בעולם שלעיתים קרובות מלא במחסומים פיזיים ובעיקר חברתיים. תארו לעצמכם שאתם לא מסוגלים לראות את הפנים של יקיריכם, את היופי של שקיעה או את המילים. עבור אנשים רבים עיוורים אלו לא רק רגעים שהוחמצו אלא מכשולים שיש להתגבר עליהם בכל יום. מחסומים פיזיים בסביבה יכולים להציב אתגרים שרבים מאיתנו עשויים לקחת כמובנים מאליהם, החל מניווט במדרכות ועד מציאת תחבורה נגישה. אבל אולי אפילו יותר מרתיעים הם המכשולים האנושיים, הרגישות החברתית והתפיסות השגויות שעלולות ליצור מחסומים להכלה, להביא להבנה כאילו הם לא מסוגלים. אבל הם כן מסוגלים. אדם עיוור עלול להתקשות לתפוס באופן מלא מצבים חברתיים ולהשאיר אותם חשופים לניצול ולפגיעה. חיוני לנו כחברה להכיר באתגרים הייחודיים שעומדים בפני אנשים עיוורים או בעלי ראייה לקויה ולפעול ליצירת עולם מכיל ונגיש יותר לכולם. אך מעבר לכך שחשוב להנגיש מבני ציבור וחשוב לספק שירות נגיש לכולם, חשובה לא פחות החובה שלנו כחברה והיא לדעת לקבל אנשים השונים מאיתנו. עיוורים הם קודם כול אנשים, וזה אומר שהם מגוונים ושונים זה מזה ושיש להם את האהבות שלהם ואת החוויות כמו כל אחד אחר. ככל שיותר אנשים ייחשפו לאוכלוסיית העיוורים ולקויי הראייה ויבינו את הצרכים שלהם, הרצונות שלהם וההתמודדויות שלהם, כך יגברו הכלתם בחברה ושילובם השוויוני בכל תחומי החיים. אני רוצה לצטט פסוק מפרשת ויקרא: "לא תקלל חרש ולפני עור לא תתן מכשל ויראת מאלהיך אני ה'". אין מילה ואות מיותרות בתורה, ואם זה כתוב, כנראה שיש דגש,

יכול לטעות בזה, ואנחנו מצווים לא לתת מכשול, לעזור ולתת סיוע. התורה מעצימה את חשיבות האמפתיה,

ההכלה והכבוד כלפי אלה שעשויים לחוות את העולם בצורה שונה משלנו. הבה ננצל הזדמנות זו כדי לא רק להעלות את המודעות לאתגרים העומדים בפני אנשים עיוורים אלא גם לחגוג את הכוח, החוסן ונקודות המבט הייחודיות שלהם. הבה נשאף להיות בעלי ברית ותומכים, ליצור עולם שבו בני אדם, ללא קשר ליכולותיהם, יכולים לחיות בכבד, בכבוד ובשוויון. בעודנו מציינים את היום החשוב הזה, הבה נתחייב לבנות עולם מכיל ונגיש יותר עבור אנשים עיוורים או בעלי ראייה לקויה. יחד נוכל לשבור מחסומים, לטפח הבנה וליצור חברה צודקת וחמלה יותר לכולם. אני מסיים: ברוך השם, השר הממונה על הנושא זה,

אהובי ורעי השר מרגי, עושה הרבה למען הקהילה הזאת וכל קהילה שצריכה חיזוק ועידוד במשאבים ובהבנה. יישר כוח, השר מרגי.

תודה רבה לחבר הכנסת ארז מלול. אני חייב להגיד לך, אתה דיברת על אביך, וסבתי, שתיבדל לחיים ארוכים, בת 93, כמעט איבדה ראייה מלאה בגיל יחסית צעיר, בגיל 55. אני הייתי בן חמש בערך, ואני זוכר שעד היום,

היום היא כבר בגיל שרוב הנשים מתמודדות, היא התמודדה עם הקשיים כשהראייה שלה היא אולי 2%, 3%. אבל מה שמדהים הוא שכשאתה נמצא בתוך הבית שלך, כשאתה מכיר את הבית ואת מה שקורה בתוך הבית, איכשהו אתה מסתדר. אבל מרגע זה היא מעולם לא יכלה לצאת החוצה לבד ולטייל לבד, ואפילו טלוויזיה היא הייתה נאלצת לראות ממש קרוב כדי להבדיל בין הדמויות. גם היום כשאנחנו מגיעים אליה, היא לא יכולה לראות ממרחק של יותר ממטר מי נמצא מולה. גם ככה, פעם אמרתי: סבתא, איך את רואה? אז היא אמרה: אני מנחשת, אני שומעת את הקול ואני נוגעת, אני מנחשת.

הראייה שלה היא אולי 2%. בוא ונאחל לה עד 120 בעזרת השם. תודה רבה.

אדוני השר, בבקשה, אתה מוזמן לסכם. אני רואה שהדוברים הנוספים שרשומים לא נמצאים באולם, אז אתן לך, אדוני השר, לסכם את הדיון הזה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, גברתי חברת הכנסת דבי ביטון, יוזמת ומארגנת היום החשוב הזה, כמנהגי מדי יום אפתח בענייני דיומא. תחילה, אשתתף בצער משפחותיהם של עמירם קופר, חיים פרי, יורם מצגר ונדב פופלוול, השם ייקום דמם, חטופים שנרצחו בשבי החמאס. ליבי עם המשפחות. יום המודעות לאנשים עם עיוורון וליקויי ראייה בישראל מתקיים השנה בצילה של מלחמת חרבות ברזל ואירועי 7 באוקטובר. אנחנו מתפללים לשלומם של חיילי צה"ל, שישובו בשלום לביתם, להחלמתם של הפצועים ולהשבתם של כל החטופים לארצם, לביתם ולמולדתם. יום זה נועד, בין היתר, להעלות למודעות את אתגריה, הישגיה ותרומת לחברה של קהילת העיוורים ולקויי הראייה. עולם ללא נגישות הוא עולם לא צודק. עולם שבו אנשים עם מוגבלויות, וביניהם קהילת העיוורים, נאלצים להתמודד עם קשיים רבים, הן ברמה הפרקטית והן ברמה הרגשית. הנגשה היא לא רק עניין של נוחות, זה לא מותרות, אלא עניין של כבוד האדם ושוויון. ההנגשה מאפשרת לאנשים עם עיוורון להשתתף באופן מלא בחברה, לתרום את חלקם ולממש את מלוא הפוטנציאל שלהם, ויש להם פוטנציאל. מי שמכיר את הקהילה הזאת יודע שרובם ככולם כישרוניים, דעתניים ורוצים לתרום ורוצים להשתתף. ברשותכם, אתן לכם מספר נתונים על העשייה של משרד הרווחה והשירותים החברתיים. מנתונים שקיבלתי עולה שיש עלייה משמעותית במספר האנשים עם עיוורון. במהלך 2023 הוכרו 1,962 זכאים חדשים לתעודות עיוור, גידול של כ-9% ביחס לשנה הקודמת. בסך הכול, 24,086 איש בישראל נושאים כיום תעודת עיוור: 5% מהם הם ילדים עד גיל 18, 41% בגילאי עבודה, ו-54% מעל גיל 67. נתון זה מדגיש את הצורך בשירותים מגוונים, שמותאמים לכל גיל. משרד הרווחה השקיע בשנים האחרונות השקעה חסרת תקדים, משאבים רבים, בקידום זכויותיהם ורווחתם של אנשים עם עיוורון ולקויות ראייה. תקציב שירותי המשרד גדל משמעותית בשנתיים האחרונות, ונוספו כ-47 מיליון ש"ח לטובת מתן שירותים לאנשים עם עיוורון או לקות ראייה. כמו כן, הרחבנו והיטבנו את סל השירותים שניתנים לקהילה, כמו שירותי מידע וייעוץ, מרכזים לשיקום ראייה ירודה, מעונות יום שיקומיים לפעוטות, מועדוניות, מועדונים לבוגרים, שירותי הנגשה, דמי ליווי, שירותי שיקום תפקודי והדרכה שיקומית.

המשרד מעניק מגוון רחב של שירותים לאנשים עם עיוורון ולקויות ראייה שמותאמים לצרכיו הייחודיים של כל אדם ואדם, של כל אחד ואחד. שירותים אלה נועדו לסייע להם לחיות חיים עצמאיים תפקודיים ומשמעותיים. הדרכה שיקומית, שירותי ההדרכה השיקומית חיוניים ביותר ומקנים כלים ומיומנויות חיוניים לחיים עצמאיים ובטוחים בכל תחומי החיים: בבית, כפי שציינתם, בעבודה, בחברה ובמשפחה. מכובדי, ציינת את המציאות של העיוור בתוך ביתו. בתוך ביתו, איך אומרים, בלי טובות, מילים לא פרלמנטריות. האתגר שלנו, האתגר שלהם, האתגר שלהם הוא האתגר שלנו. להנגיש להם גם את מקומות העבודה, גם את הסביבה, גם את הרחוב, גם את הפארקים, כן, את כל ההוויה. טכנולוגיות מסייעות, המשרד שם דגש על פיתוח והטמעה של טכנולוגיות מסייעות ומתקדמות, שמאפשרות לאנשים עם עיוורון ולקויות ראייה להשתלב בחברה בצורה שוויונית יותר. בין היתר, אנחנו מספקים תוכנות קריאת מסך. היום, וכבר הרבה זמן, גם עיוור, גם מי שסובל מלקות ראייה, יכולים להחזיק מסך ולעבוד כאחד האדם, ולתרום לחברה, ולהתפתח מקצועית, להתפתח חברתית, קשר עם העולם. עזרים לתקשורת, טכנולוגיות ניווט

טכנולוגיות נוספות. במהלך המלחמה סופקו על ידי מינהל מוגבלויות של המשרד מאות צמידים חכמים להנגשת התרעות פיקוד העורף לאנשים המתקשים הן בשמיעה והן בראייה.

אמצעים דיגיטליים מונגשים כדוגמת מחשבים, טאבלטים ושלל משחקים מונגשים להורה עיוור או לילד עיוור. אלו מתווספים לעזרים נוספים המסופקים לאורך כל השנה, כמו עט דיגיטלי המסייע לזהות חפצים ועוד. 520 נושאי תעודות עיוור פונו מהצפון ומהדרום. במהלך החודשים האחרונים בית חינוך עיוורים יחד עם משרד הרווחה, פתח את שעריו לאוכלוסיית המפונים, ובמקום התארחו כ-50 אנשים עם מוגבלות ראייה. הממשלה מחויבת לקידום הנגשה לכלל האזרחים, וקהילת העיוורים נמצאת בראש סדר העדיפויות שלנו. בשנים האחרונות אנו פועלים במרץ לקידום ההנגשה בתחומים רבים באמצעות חקיקה: חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, שחוקק בבית הזה, בקדנציה הקודמת, ומקודם על ידי במלוא המרץ הן בכתיבת התקנות והכנתו לכדי בשלות ליישום. אומנם אנחנו, כפי שציינתי הבוקר, נתקלים בקשיים. התקנות נמצאות הרבה זמן במשרד המשפטים. יש מחלוקת מקצועית על שער הכניסה של חוק המוגבלויות.

כל מוגבלות? בכל גיל? ואנחנו יודעים שלפעמים להעמיס על חוק יותר מדי, זה פשוט לקבור אותו. וחוץ מזה,

אני לא רוצה לקחת תפקידים של משרדים אחרים. יש ביטוח לאומי, יש משרד הבריאות. למשרד הרווחה יש די מטלות, ולכן חוקק חוק לשירותי רווחה לאנשים עם מוגבלויות, ויש את מינהל מוגבלויות שפועל על פי חוק מוגדר. יש לנו ויכוחים, ואני מקווה שנגיע להכרעה בזמן הקרוב.

אנו משקיעים משאבים רבים בקידום ההנגשה הן ברמה הממשלתית והן ברמה המקומית. שיתוף פעולה, אנו משתפים פעולה עם קהילת העיוורים ועם גורמים נוספים כדי לפתח פתרונות הנגשה יעילים ומתאימים. גם עם האקדמיה, גם עם העולם העסקי. אך הדרך עוד ארוכה. אנו נחושים להמשיך לפעול עד אשר תושג הנגשה מלאה לכלל האזרחים. אנו מחויבים להמשיך לשפר את איכות חיי קהילת האנשים עם עיוורון ולקויות ראייה בישראל. אנו מאמינים שכל אדם, בלי קשר למגבלותיו, זכאי לחיות חיים מלאים ושווים ומשמעותיים.

שקהילה נגישה היא קהילה חזקה יותר, צודקת יותר, מכילה יותר, ותסלחו לי שאני אומר את זה, עם כל הרגש, טובה יותר,

חברת הכנסת דבי ביטון, תם ולא נשלם. אני מודה לך על היום הנפלא הזה, שהתחלת אותו הבוקר באודיטוריום ובעוד דיונים בוועדות. היה תוכן עשיר. ותמשיכי, תמשיכי. אנחנו ננסה לעשות יחד איתך את הטוב ביותר ואת המקסימום למען אנשים עם מוגבלויות. תודה רבה, יושב-ראש הישיבה. תודה רבה לך על כל העבודה, שר הרווחה והביטחון החברתי יעקב מרגי. תודה רבה על הדברים האלה. אם כן, אנחנו נעבור

לנושא הבא על סדר-היום, הצעת חוק תשלומים לפדויי שבי (תיקון מס' 6), התשפ"ד 2024, לקריאה שנייה ושלישית. אני מזמין את יושב-ראש ועדת העבודה והרווחה חבר הכנסת ישראל אייכלר להציג את הצעת החוק. חבר הכנסת אייכלר, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, אני מתכבד להביא בפני הכנסת לקריאה השנייה ולקריאה השלישית את הצעת חוק תשלומים לפדויי שבי (תיקון מס' 6), התשפ"ד 2024. מטרת הצעת החוק היא לשפר את הזכויות המוקנות לפדויי שבי ולחטופים ששוחררו ושישוחררו, בעזרת השם, בכמה היבטים. להצעת החוק שמונחת בפניכם היום נוספו הוראות מיטיבות לעומת הנוסח המקורי שהוגש לכנסת על ידי הממשלה, וזאת בעקבות הדיונים שהתקיימו בוועדה, שבהם שמענו בקשב רב על הקשיים והאתגרים שאיתם מתמודדים פדויי השבי והחטופים ששוחררו ועל הצרכים שלהם. ניסינו ככל יכולתנו, בשיתוף עם משרדי הממשלה, לתת להם מענה שייתן מזור ולו במעט למכאוביהם.

מוצע להעלות את התשלום החודשי המשולם לפדויי שבי מכ-1,350 שקל לחודש כיום לסכום של 3,300 שקל לחודש. ההגדלה תחול גם על מי שהוכר כפדוי שבי לפני תחילתו של החוק, אך הזכאות להגדלה תהיה החל מ-1 ביוני 2024. שנית, מי שהוכר כפדוי שבי לאחר 7 באוקטובר 2023 יהיה זכאי למענק הסתגלות חד-פעמי של 50,000 שקלים. הסכומים האמורים יעודכנו לפי עליית השכר הממוצע.

מי שנחטף ב-7 באוקטובר 2023 והוכר כפדוי שבי יהיה זכאי לכל הזכויות שלהן זכאי נכה צה"ל או נפגע פעולות איבה, שנקבעה לו דרגת נכות של 50% בשל פוסט-טראומה, החל מהמועד שבו הוכר כפדוי שבי, אלא אם כן מדובר בחייל סדיר או בחייל מילואים שיקבל את הזכויות מיום השחרור משירות סדיר או מתום אותו שירות מילואים פעיל. כמובן שהזכאות האוטומטית אינה מונעת קביעת נכות נפשית מעל 50% או קביעת נכות פיזית על ידי ועדה רפואית. כדי לסבר את האוזן, אפרט בקצרה מהן הזכאויות למי שמוכר בדרגות נכות של 50%. מדובר במעטפת רחבה המגיעה לתגמול חודשי של כ-3,000 שקל ויותר. בתוספת מענק שנתי של השתתפות במס הכנסה של 1,600 שקל. סך הכול 38,000 שקל לשנה, טיפולי שיניים, זכאות ל-150,000 שקל לרכב, שיוחלף כל 3.5 שנים, דמי ניידות של כ-1,500 שקל לחודש, מימון שיעורי ומבחני נהיגה, איתורן ככל שיידרש, ביטוחים ואיגרות רכב, תוספת תגמול לנכה מתבגר, תוספת של 10% בתגמול החודשי לנכים המגיעים לגיל פרישה, טיפול נפשי לבני המשפחה, כמו חונכות וכדומה, סיוע שיקומי רחב, הכולל מגוון טיפולים, כלבי שירות,

צהרונים לילדים, ליווי מקצועי לאיתור מקומות עבודה או הקמת העסק, מענק עידוד ליציאה לעבודה והשתתפות בשכר לימוד ועוד, מימון לימודים, לרבות דמי קיום חודשיים בסכום של בין 7,000 שקל ל-10,000 שקל, אובדן כושר עבודה בסכום שבין 10,000 שקל ל-12,000 שקל, תוספת למחסור פרנסה בסכום שבין 7,000 שקל ל-9,000 שקל, סיוע בשכר דירה בסכום שבין 2,000 ל-4,000 שקל, מענק לרכישת דירה ראשונה, מענק של 245,000 שקל, פלוס הלוואה בגובה של כ-600,000 שקל, מענק להתאמות דיור ככל הנדרש, בסכום של 55,000 שקלים, אם נדרשת החלפת דירה, מענק של 163,000 שקל והלוואה בסך 295,000 שקל, מענק נישואין בסכום של למעלה מ-21,000 שקל, מענק הבראה שנתי בסכום של כ-5,000 שקל. אם נכמת את הדברים למספרים, מדובר בסכום כולל של בין חצי מיליון שקל לכ-750,000 שקל. הבאנו כאן מעטפת רחבה ביותר למען השבים, כדי שיוכלו להשתקם אחרי ימי השבי הנוראים שחוו. אני רוצה לומר מחוץ לנאום הכתוב ששום דבר כספי לא יוכל לפצות על השבי עצמו. אנחנו מנסים לעזור אחרי השבי, בכאבים שבאים אחר כך, כמה שאפשר. במהלך הדיונים הוצגה בפני הוועדה שאלה שלפיה הטיפול הרפואי הניתן בנכות המוכרת לא ייתן מענה לצרכים של קבוצת החטופים ששוחררו, שכן קבוצה זו כוללת נשים, ילדים וקשישים שאין ידע מוקדם בדבר השלכות השבי מבחינה בריאותית לגביהם בעתיד. לפיכך, וכדי למנוע ביורוקרטיה מיותרת, נעתרו משרדי הממשלה לבקשה לממן עבור חטופים מ-7 באוקטובר, ששוחררו, טיפולים רפואיים, גם אם אינם קשורים לנכות המוכרת, למשך 36 חודשים מהיום שהוכרו כפדויי שבי. לגבי החיילים בסדיר וחיילי המילואים, מיום שחרורם מהשירות הסדיר או מאותו שירות מילואים פעיל, לפי העניין. המימון לא יינתן על טיפולים הכלולים בתוספת השנייה או השלישית לחוק ביטוח בריאות ממלכתי ועל טיפולים המוענקים על ידי ביטוח הבריאות הקולקטיבי שהמדינה משתתפת במימונו. אדוני היושב-ראש, כולנו מייחלים לכך שכולם יחזרו בבריאות איתנה, שכל החטופים ששבו ושעוד ישובו במהרה יהיו בריאים ושלמים, ומקווים שבתקופה של שלוש שנים ייערכו מחקרים בנושא שיבהירו את התמונה בקשר למצב הבריאות. כפי שהוצע על ידי הממשלה, הזכויות של נכה צה"ל או נפגע פעולות איבה שהוכר בדרגת נכות של 50% בשל פוסט-טראומה הוחלו רק על מי שנחטף ב-7 באוקטובר, משום שמדובר בקבוצה סגורה ומובחנת בעלת מאפיינים ייחודיים, שההנחה שהיו מוכרים בשל 50% נכות לו היו עומדים בפני ועדה רפואית. בכך מנענו את העניין הזה של הצורך לעמוד בפני ועדה רפואית, והם מקבלים את זה באופן אוטומטי. לגבי האוכלוסייה היקרה של פדויי השבי הוותיקים, נמסר לוועדה ממשרד הביטחון כי הם יפעלו על מנת לסייע לקבוצה הזו במסלול ירוק ייעודי שנפתח לשם כך ומתבסס על המדיניות של המשרד לענייני וטרנים האמריקאי, המכירה בקשר שבין מחלות מסוימות ובין שהייה בשבי בעבר, וללא צורך בהוכחת קשר סיבתי לגביהם בכל מקרה ומקרה באופן נפרד. ועדת העבודה והרווחה בראשותי תמשיך להיות כתובת ואוזן קשבת ככל שיהיה צורך לכלל פדויי השבי. עוד מוצע לקבוע כי הוועדה להכרה בפדויי שבי לא תכיר באדם שנחטף שלא בעת שירותו הצבאי או שירותו בכוחות הביטחון כפדוי שבי אם מצאה שהוא משתייך לכוחות אויב.

זה רק לאנשים שאינם משתייכים לכוחות אויב ולא מסייעים או פועלים בשליחותם או מטעמם או על מנת לקדם את מטרותיהם. הוראה זו היא לא ייחודית לכאן, היא תואמת את ההוראה הקיימת לעניין נפגעי איבה בחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה.

מוצע לתקן את תנאי הזכאות בחוק התגמולים לבני המשפחה של חטופים ונעדרים בפעולות איבה, ובעקבות כך גם את ההכרה באדם כפדוי שבי, בהתאמה לתנאים המפורטים בהגדרת "נפגע" בחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה. כלומר, כל מי ששהה בישראל כחוק ייחשב. כולנו נושאים תפילה לחזרתם בשלום הביתה של כל חטופינו, כמו שאמרתי, בריאים ושלמים. וברוך השם, לוועדה יש כבר כמעט מנהג, שההצעות אושרו פה אחד, קואליציה ואופוזיציה, ואין בהן הסתייגויות, אבל הוגשו בקשות דיבור. אני מבקש להודות קודם כול ליושב-ראש הקואליציה חבר הכנסת אופיר כץ, שמלווה אותנו בכל הדברים האלה, לחברי הכנסת המציעים, יצחק קרויזר, חבר כנסת קריב וחבר הכנסת בליאק, לנציגי הממשלה שהשתתפו בדיונים, לצוות הוועדה בראשותה של המנהלת הגב' ענת כהן שמואל, כמובן ליועצת המשפטית יעל סלנט, שהשקיעה שעות רבות על הצעת החוק, ולצוות לשכתי בראשותו של איציק פיליפ. אני מבקש מהכנסת לאשר את הצעת החוק בקריאה השנייה והשלישית בנוסח שאישרה הוועדה ולתת את הרווחה לאלה ששבו כבר ולאלה שבעזרת השם ישובו אלינו במהרה אמן. אני רוצה לסיים בפסוק "ופדויי השם ישובון ובאו ציון ברנה ושמחת עולם על ראשם". תודה רבה. תודה רבה לחבר הכנסת ישראל אייכלר, יושב-ראש ועדת העבודה והרווחה. הלוואי שלא היינו צריכים את החוק הזה, אבל כחבר בוועדה שלך, בראשותך, אני בהחלט מברך על החוק הזה. וציינת נכון שהדבר הזה בא בהסכמה מלאה בין קואליציה לאופוזיציה,

הייתה לי זכות להשתתף בדיוני הוועדה בנושא הזה. להצעת החוק, כפי שאמרת, לא הוגשו בקשות דיבור, אבל יוזמי הצעת החוק הפרטית, שמוזגה יחד עם הצעת החוק - - - יש בקשות דיבור, לא הסתייגויות. אני אתן לך לדבר. אתה אחד מהיוזמים, ולכן אני אאפשר לשלושת היוזמים, אכן, לעלות ולדבר. קודם כול הראשון, חבר הכנסת יצחק קרויזר, בבקשה. שלושתכם תוכלו לדבר ותקבלו זכות דיבור כיוזמי ההצעה הפרטית, שבסוף מוזגה ביחד עם ההצעה הממשלתית. חמש דקות לכל אחד. כבוד היושב-ראש, אדוני השר, חבריי חברי הכנסת, שבי לא הולך לשום מקום. מאז שחזרתי מהשבי אני מתעורר בכל לילה ב-03:00 לפנות בוקר ורואה את הדמות שלו עומדת ליד המיטה שלי. התברר לי שיש עוד פדויי שבי שמתעוררים בדיוק בשעה הזאת. כשאני נכנס הביתה, אני קודם כול מביט לצדדים כדי לראות שלא מחכה לי שם אחד השומרים מהשבי הסורי. אחר כך אני מדליק אור בשירותים ובודק שגם שם אין שומר. 7 באוקטובר החזיר אותי לשם. כל התמונות הקשות מהעוטף, הסרטונים של החטופים, הציפו מחדש את התחושות ואת הטראומה. לא יעזור כלום, משבי אי-אפשר להשתחרר. הציטוטים הללו שהקראתי כרגע הם של פדויי שבי מהעבר, שאירועי 7 באוקטובר עוררו את פחדיהם והציפו את חוויותיהם הקשות מהעבר. חלקם נשבו בשבי הסורי, ואפילו שחלפו 50 שנים מאז טבח שמחת תורה היווה טריגר לפתיחתה מחדש של הטראומה. אירועי 7 באוקטובר לא יכלו להשאיר אף בן אנוש אדיש לתהומות הרוע והאכזריות השטנית. אויבינו השפלים, תוך רשע טהור מקפיא דם, חטפו למעלה מ-200 מבוגרים,

ילדים ותינוקות, ממיטתם החמה, חיילות וחיילים מבסיסם לתוך רצועת עזה. הם נחטפו למאורות השנאה והטרור של חבל הארץ המדמם הזה ונשאבו באחת למציאות בלתי אפשרית שתשנה את חייהם ללא היכר, תצלק את נפשם מחרדה כשהם משוללי כל מרכיב של חירות. הם אינם יודעים מתי יאכלו וכמה, היכן יעבירו את הלילה ומה עלה בגורל יקיריהם. לצערנו, חלקם נרצחו בשבי, חלקם נרצחו טרם חטיפתם וחלקם שבו לאחר התעללות ומסכת עינויים קשה שהנפש לא מסוגלת להכיל. וכיום 124 מתוכם עדיין חטופים בשבי אצל בני השטן, כאשר אין לנו כל מידע מהימן על גורלם. המציאות הנוראה שנכפתה על אזרחים תמימים וחפים מפשע, מציאות שתהפוך את חייהם, הייתה המניע שלי כשליח ציבור, כמחוקק וכאזרח במדינת ישראל, לעשות תיקון לעוול ההיסטורי בחוק פדויי שבי. לבקשת המשפחות שמו שונה ל"חוק תשלומים לפדויי שבי ולחטופים ששוחררו". בתחילת חודש נובמבר הגיש חברי חבר הכנסת ולדימיר בליאק בקשה לדיון מהיר שאליו הצטרפתי בנושא מעמדם המשפטי של החטופים וההשלכות על תנאיהם הסוציאליים וזכויותיהם. לזה הצטרפה פנייתו של חברי אבי שמריז, אבא של אלון, שנחטף לרצועת עזה והצליח לשחרר את עצמו ואת חבריו מהשבי, ולצערנו נהרג באירוע קשה וטרגי. השיחות הללו חשפו אותי לעומק הסוגיה והשלכותיה הרחבות שהתבררו בהמשך. באישורו של יו"ר ועדת החוקה חבר הכנסת שמחה רוטמן, שהבין את הנחיצות הרבה ונענה לפנייתי לקיים בוועדה שרשרת של דיונים בנושא. מתוך הדיונים, קריאת החומר ושמיעת העדויות נוצר הקשר עם המשפחות היקרות. באמצעות המפגשים השבועיים, שאליהם חברו גם חבר הכנסת אזולאי, חבר הכנסת גלעד קריב וחבר הכנסת לדימיר בליאק, תכלית הדיונים הייתה לקיים שיח ישיר ובלתי אמצעי עם המשפחות, בשביל לדייק את הצרכים, ומתוך כך למטב את המענים. מטבע הדברים, המפגשים בהתחלה היו טעונים ולא פשוטים. אווירת כעס, חשדנות ובעיקר הרבה מאוד כאב. מתוך הכאב והלב שדיבר, אך בעיקר הקשיב, באה הצמיחה. אט-אט הותרו החסמים, נפתחו הלבבות והתחברו בחיבור של שותפות אמיתית וערבות הדדית. את צורכי המשפחות העלינו באמצעות טיפולים נקודתיים לצד חקיקה שנידונה בוועדת העבודה והרווחה. חוקקנו את תשלום חלף שכר למשפחות, שעברה בקריאה השנייה והשלישית בתחילתו של חודש פברואר, ומכאן עברנו לטפל בסוגיית השבים, החטופים שחזרו אלינו ואלה שעוד ישובו, בעזרת השם,

מתוך הסיפורים הקשים שעלו הבנו שיש כאן צורך במענים רבים, והחוק הקיים היום, חוק פדויי שבי, אינו נכון ואינו נותן פתרונות לצרכים המרובים שעלו. החוק במתכונתו הקודמת לא נתן התייחסות למנעד הרחב של האזרחים החטופים, ובהם קשישים, ילדים בגיל הרך,

נשים ומאפייניהם השונים. התעמקנו, בחנו כל מקרה לגופו ואת הצרכים המרובים. הבנו את גודל השעה, הבנו כי הזמן דוחק,

בתום כל מפגש עם המשפחות ובזמינות תמידית, גם לתוך השעות הקטנות של הלילה, קיימתי מפגשים מקבילים יחד עם משרד ראש הממשלה וראש מינהלת החטופים במשרד ראש הממשלה מר ירון כהן ומפגשים במטה המשפחות. הבנו את מה שאמרו שבויי העבר ששוחררו: לא יעזור כלום, מהשבי אי-אפשר להשתחרר. הבנו כי נדרשת כאן חקיקה חדשה ומיידית,

כפי שפירט יושב-ראש הוועדה, הצעת החוק נותנת מעטפת שיקומים לחטופים מאירועי 7 באוקטובר, שיוכרו אוטומטית כבעלי דרגת נכות בשיעור של 50% המזכה את החטופים ששבו בכל הזכויות ובמעטפת השיקומית הנלווית המוענקת לנכי צה"ל המוכרים כנפגעי פוסט-טראומה, עם אפשרות עתידית, במידת הצורך, לתבוע גם 100% נכות במסלול ירוק ומהיר. כמו כן יוענק מענק הסתגלות בגובה 50,000 שקלים וקצבה חודשית בסך 3,300 שקלים. תוספת משמעותית מצטרפת לחוק בתוספת הוראת שעה לשלוש שנים לצורך טיפול במחלות קשות, מתוך הבנה כי הידע הרפואי על אודות מצבם הרפואי אינו ידוע, וטרם נמצאו מחקרים רפואיים תומכים.

ביצענו עדכון חקיקה חשוב ומשמעותי שלפיו התשלום החודשי ישולם גם לפדויי השבי שחזרו ממלחמות ישראל בעבר. וכאן המקום שאני רוצה ברשותכם לשתף אתכם בפרט נוסף: להליך החשיבה ודיוק הצרכים שהיוו בסיס לתיקון החוק היו שותפות באופן מלא משפחות של חטופים ושבים. למרבית המשפחות שיקיריהם כבר שוחררו, אין את הפנאי והזמינות

נוכח האתגרים הרבים המוצבים לפניהם, והם רבים, רבים כל כך. משפחות אצילות באופיין, אשר מתוך תעצומות הכאב ועומק השבר האישי, תוך שגורל יקיריהם עדיין לוט בערפל, אגרו כוחות על-אנושיים והגיעו בקביעות ובהתמדה למפגשים, משפחות אשר הערבות ההדדית והדאגה לפרט, אך גם לכלל, עומדים לנגד עיניהם. אני קורא מכאן לכולנו, לכל עם ישראל, לחבק אותן, לכאוב איתן בשעתן הקשה, לעטוף אותן בחמלה, באהבה ובהבנה,

להתפלל איתן לשובם המהיר של יקיריהן בשלום ובריאות הגוף והנפש. אני רוצה להודות מכאן ליוסי שלי, מנכ"ל משרד ראש הממשלה, לראש מינהלת החטופים מר ירון כהן, ליעל גורן ממינהלת החטופים והשבים, למשרדי הממשלה השונים, הביטחון,

ליושב-ראש ועדת העבודה, והרווחה של הכנסת חבר הכנסת ישראל אייכלר, ליועמ"שיות המקצועיות והמסורות של הוועדה עו"ד נועה בן שבת ועו"ד יעל סלנט, לביטוח הלאומי, לעו"ד ערן בקר מלשכת עורכי הדין, לעו"ד רז נזרי ממטה המשפחות ולצוות המטה, לאסתר, אימו שלי יגב, לנועם, אחותו של צחי, ליואב, אביו של אופיר, לאבירם,

לאילת סלע והתנועה הקיבוצית, לגל ואפי ממטה המשפחות, ליו"ר הקואליציה אופיר כץ ולעוד רבים וטובים שסייעו בדרך. אדוני, כבוד יושב-ראש הכנסת,

בשעה שחיילינו, נוכח פני אויב אכזר ובן מוות, פועלים בין היתר לאתר ולחלץ חטופים, בשעה שמתנהלים מגעים בין-לאומיים רגישים וגורליים להשבתם ובזמן שעמך בית ישראל נושאים בהמוניהם תפילה לשובם של החטופים ולהביא את הנרצחים לקבר ישראל, אין כאן קואליציה ואופוזיציה, אין ימין ושמאל, אין פוליטיקה. יש כאן רק רגשות אמיתיים של כאב ומחויבות מוסרית ורגשית לצד שליחות. אני רוצה לברך את קברניטי המדינה, את חיילי צה"ל וכוחות הביטחון השונים, שפועלים להשיב את החטופים וגם את אלה שאינם בין החיים ולהביאם לקבר ישראל. אבינו שבשמיים, שלח אורך לראשיה, שריה ויועציה ותקנם בעצה טובה מלפניך. ולאחינו כל בית ישראל הנתונים בצרה ובשביה, המקום ירחם עליהם ויוציאם מצרה לרווחה. חזק את ידי מגיני ארץ קודשנו. אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. אמן. תודה רבה. הדובר הבא, אחד מיוזמי החוק, חבר הכנסת גלעד קריב,

אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אדוני השר, ראיתי כאן קודם את שר חינוך. אדוני היושב-ראש, על פי רוב, כשאנחנו מצליחים להביא דבר חקיקה לכדי סיום ומצליחים להכניס אותו אל ספר חוקיה של מדינת ישראל, יש לנו, חברי הכנסת, תחושה של השג ושל סיפוק, ובמיוחד כאשר מדובר בחקיקה חשובה, שעתידה תוך ימים ספורים לשנות באופן משמעותי את מצבם של אזרחים, ובמיוחד אזרחים שזקוקים לסיוע משמעותי מצידה של המדינה. אבל האמת צריכה להיאמר, שהערב הזה אני עולה לכאן, לדוכן, כאחד מיוזמי הצעת החוק הפרטית שהוצמדה להצעה הממשלתית ובמידה רבה יילדה את ההצעה הממשלתית, אני עולה לכאן לדוכן בתחושה שיש בה גם מבוכה ואולי רסיסים של בושה וגם תחושה עמוקה של עצב. התחושות הללו לא באו כדי למעט בהכרת התודה שלי לכל הגורמים הרבים שהיו מעורבים בקידום הצעת החוק הממשלתית והצעת החוק של חבר הכנסת קרויזר, חבר הכנסת בליאק ושלי. שמות האנשים ושמות הגופים הוזכרו גם על ידי יושב-ראש הוועדה וגם על ידי חבר הכנסת קרויזר. לא אחזור על הרשימה הארוכה, רק אודה, כמובן, לעמיתיי להצעה הפרטית, ליושב-ראש הוועדה, שניצח על המלאכה, ולכל הדרגים המקצועיים במשרדי הממשלה, בביטוח הלאומי ובבית הזה שקידמו את החקיקה, ובאמת כולם ראויים לבוא על הברכה. וכמובן, את התודה העמוקה, לנציגי ונציגות המשפחות, חלקם ממשפחות של חטופים שטרם שבו וחלקם נציגים של משפחות שזכו לחבק את יקיריהם ששוחררו מן השבי. כפי שהוזכר, נמצא איתנו כאן ביציע יואב, אביו של אופיר אנגל, ששב מן השבי בעסקה הראשונה, לשכת עורכי הדין, שהוזכרה. ועדיין אני עומד על כך שהערב הזה אני חש גם מבוכה ובושה וגם עצב גדול,מבוכה על כך שלקח לנו יושבי הבית הזה ושותפינו במשרדי הממשלה כמעט 200 ימים על מנת לחוקק את מעטפת הסיוע שמדינת ישראל מעניקה לקרוב ל-100 חטופים וחטופות שכבר שבו. ורק אתמול בוועדה לקידום מעמד האישה והשוויון המגדרי שמענו עדויות קשות על הצורך העמוק במענים ועל העובדה שלמרות כל המאמצים הטובים, ב-200 הימים האחרונים לא השכלנו כמדינה להעניק את אשר היינו צריכים להעניק כבר ביום הראשון לאותם חטופים ששוחררו מן השבי. כמובן, מוטב מאוחר מאשר מעולם לא, אבל הדברים צריכים להיאמר, כי עוד יש לנו אתגרים גדולים מאוד בהקשר הזה, ואסור לנו לחזור על הטעות הזו שבה במשך זמן כה רב המדינה אינה מצליחה להביא את עצמה לעגן את חבילות הסיוע הנדרשות. ובצד המבוכה תחושה עמוקה של עצב, שהרי היום שמש משפחות מקרב משפחות החטופים החלו באבלות השבעה על יקיריהם שלא ישובו בחיים: משפחת יהוד, משפחת פרי, משפחת מצגר, משפחת קופר ומשפחת פופלוול, חמש משפחות שציפו לבשורה שהן תזכינה לחבק את יקיריהן בחיים ותחת זו הגיעה לביתן בשורת האיוב. ואי-אפשר הערב הזה לציין את ההישג שיש בחקיקה תוך התעלמות מהעובדה שארבעה מתוך חמשת החטופים שהזכרתי את שמות משפחותיהם, נחטפו בחיים והיו מהם אותות חיים, ואנחנו כמדינה נכשלנו בהבאתם חזרה הביתה. וגם בערב הזה, גם בשעה שהחקיקה הזאת מקודמת תוך שיתוף פעולה מלא של קואליציה ואופוזיציה, והדברים צריכים להיאמר ברגישות ובטון נמוך, צריך לומר שלמעט מקרה אחד, כל החטופים והחטופות ששבו בחיים לחיק משפחותיהם, הושבו במסגרת עסקה, עסקה שבה מדינת ישראל לקחה על עצמה החלטות לא פשוטות, החלטות שיש להן השפעה אסטרטגית על השגת מטרות הלחימה. והערב הזה, לא אוכל לעשות שקר בנפשי, ובצד השמחה על עיגון חבילת הסיוע, ומתוך מודעות גדולה לכך שכולנו מייחלים לשוב החטופים במהרה, צריך לומר שמספרם של החטופים שיזכו ליהנות מחבילת הסיוע הזאת הולך וקטן מדי יום, ואם לא נתקדם בימים הקרובים לעבר עסקה נוספת, לא נזכה להרחיב באופן משמעותי את מעגל החטופים שחוזרים חיים לשיקום ולא מתים לקבר ישראל. ועל כן חבריי מהאופוזיציה ומהקואליציה, אשרינו שזכינו להרים תרומה קטנה, בכך אני מסיים, אדוני, תרומה למסע השיקום הארוך של החטופים ששבו ושעוד ישובו בחיים ומשפחותיהם, אבל המשימה המרכזית שמוטלת עלינו היא להביא בימים הקרובים ממש כמה שיותר מאחינו ואחיותינו הנתונים בשבייה ובצרה בחיים הביתה באמצעות עסקה שנייה. תודה. תודה רבה לחבר הכנסת גלעד קריב. אחרון היוזמים בהצעת החוק הפרטית, חבר הכנסת ולדימיר בליאק, בבקשה. תודה רבה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, ישנם רגעים בכנסת, בעבודה הפרלמנטרית, שבהם אתה מודה כי נפלה בחלקיך זכות גדולה להיות נבחר ציבור, לחוקק, לשנות, לסייע לאנשים. בחודש נובמבר 2023, כחודש וחצי אחרי השבת השחורה, יזמתי יחד עם חבר הכנסת יצחק קרויזר וחבר הכנסת ינון אזולאי דיון מהיר בוועדת החוקה חוק ומשפט בנושא מיצוי זכויות משפטיות של החטופים. אז אני חושב שאף אחד לא העלה בדעתו כי גם שמונה חודשים אחרי אנחנו עדיין נהיה בסיפור הזה ו-124 חטופות וחטופים שלנו עדיין יהיו במנהרות החמאס. הדיון שיזמתי, מאז התרחב לכיוונים רבים: החלה לפעול תת-ועדה בוועדת החוקה, חוק ומשפט, בוצע מיפוי מלא של המשפחות, הוקמה מינהלת החטופים והשבים במשרד ראש הממשלה, עבר חוק התגמולים למשפחות וחוק חלף שכר לחטופים במתכונת תגמולי מילואים ועוד. אני חושב שעשינו מאות שעות של דיונים. אני זוכר שבעסקה הראשונה, כל ערב ישבתי מול המסך ודמעתי למראה האחים והאחיות שלנו ששבו מגיהינום החמאס. אבל אז התברר כי על פי הדין הקיים, כל מה שמגיע לשבים מהמדינה הוא קצבה חודשית בסך 1,395 שקלים, נכון להיום, וכל השאר, בהתאם לפניות פרטניות למוסדות המדינה. מייד הבנו כי נדרש כאן שינוי עמוק, ויחד עם משרדי הממשלה ויחד עם חבר הכנסת קרויזר וחבר הכנסת גלעד קריב, פנינו למינהלת וגם הגשנו הצעת חוק פרטית לתיקון. מאות שעות של דיונים, ישיבות ומשא ומתן קשה מול משרדי הממשלה הביאו לחוק שהיום, אני מאמין, יעבור בקריאה השנייה והשלישית. על פי החוק החדש, כל חטוף ששוחרר וישוחרר, אני מקווה, בימים הקרובים, יקבל אוטומטית, במסלול ירוק, נכות של 50% עם כל ההטבות הנלוות, מימון מלא לטיפול בכל המחלות הקשות במשך 36 חודשים בהוראת שעה, גם אם מדובר במחלות מחוץ לסל, תגמול חודשי בסך 3,300 שקלים, וזה נוסף לקצבת נכות של 2,755 שקלים, וגם מענק חד-פעמי בסך 50,000 שקל. כמובן, הגדלת התגמול מ-1,395 שקלים ל-3,300 תחול על כל פדויי השבי, בעיקר על פדויי השבי של מלחמת יום כיפור, ומדובר בכמה מאות אנשים. אני רוצה להודות לכל השותפים שלי למהלך, לחבר הכנסת קרויזר וקריב ולכל נציגי משרדי הממשלה, ליועצת הפרלמנטרית שלי ירדן רגב, וכמובן למטה משפחות החטופים, שליבי איתכם כל יום, כל דקה. מדובר בשינוי משמעותי מאוד מבחינת היחס הנורמטיבי של המדינה לפדויי השבי ולחטופים ששוחררו, והמעט שאנחנו יכולים לעשות למען האזרחים שלנו שהופקרו ב-7 באוקטובר. אני מרגיש שעשינו את המקסימום בנסיבות הקיימות. אבל אתמול, כשנודע לנו על מותם של ארבעת החטופים, בעצם חמישה חטופים שארבעה נרצחו בשבי, מאוד רציתי שהחוק הזה יחול גם על חיים, גם על יורם, גם על אבנר ונדב, אבל לצערי זה כבר לא יקרה. זה רק מחדד את הצורך

הכול כולל הכול, כדי להשיב הביתה ולהציל את כל האזרחים שלנו שעוד ניתן להציל אותם. אני מברך על ההודעה של המפלגות החרדיות על התמיכה בעסקה ישראלית, בעסקת נתניהו. אני מאוד מקווה שהממשלה תצביע בימים הקרובים על העסקה הזאת ואנחנו נוכל להחזיר את האזרחים שלנו הביתה, כי זו החובה המוסרית שלנו ממדרגה ראשונה.

תודה רבה לחבר הכנסת ולדימיר בליאק. חברי הכנסת, אנחנו נעבור כעת להצבעה. מי שרוצה להצביע בעד החוק החשוב הזה, נא להתיישב במקום. ההצבעה תהיה הצבעה אלקטרונית. נצביע בקריאה שנייה על הצעת חוק תשלומים לפדויי שבי (תיקון מס' 6), התשפ"ד 2024, כנוסח הוועדה. הצבעה. סעיפים 1 14 נתקבלו. בעד, 14, אין מתנגדים. אני קובע כי הצעת החוק אושרה בקריאה שנייה. כעת נעבור להצבעה בקריאה השלישית על הצעת חוק תשלומים לפדויי שבי (חרבות ברזל), התשפ"ד 2024. הצבעה.

תשלומים לפדויי שבי (תיקון מס'

בעד, 15, אין מתנגדים. אני קובע כי הצעת חוק תשלומים לפדויי שבי (תיקון מס' 6),

חרבות ברזל), התשפ"ד 2024, התקבלה בקריאה השנייה והשלישית, ותיכנס לספר החוקים. אני מברך את כל היוזמים ואת הממשלה על החוק החשוב הזה. הנושא הבא על סדר-היום, הצעת חוק יום האחדות, התשפ"ד 2024, לקריאה שנייה ושלישית. אני מזמין את יושב-ראש ועדת החינוך, התרבות והספורט, חבר הכנסת יוסף טייב, להציג את הצעת החוק, בבקשה. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, חבריי חברי הכנסת, אני מתכבד להביא בפניכם לקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק יום האחדות, התשפ"ד 2024. זוהי הצעת חוק ממשלתית שאליה מוזגו שתי הצעות חוק פרטיות של חבריי חברי הכנסת אברהם בצלאל וחבר הכנסת מיכאל ביטון, שוועדת החינוך בראשותי הכינה ואישרה לקריאה שנייה ולקריאה שלישית. מטרת הצעת החוק היא לקבוע יום ציון שנתי לנושא האחדות, לחיזוק ערכי הלכידות החברתית, הערבות ההדדית וקבלת האחר בחברה הישראלית ובעם היהודי שבתפוצות, ולשם עידוד פעולות שיקדמו ערכים אלה, מתוך אמונה בחשיבותם לחיזוק החוסן הלאומי ולטובת הדורות הבאים. יום האחדות יצוין אחת לשנה, ביום א' בסיוון, בדרכים שונות, בכנסת, בישיבת הממשלה,

בפעילויות במערכות מחינוך, בצה"ל ומטעם יחידות מנוער ברשויות ממקומיות, בפעילות מטעם המשרד לשוויון חברתי וקידום מעמד האישה, וכן במסגרות החינוך הבלתי-פורמליות והמכינות הקדם-צבאיות.

כי לצורך מימון הפעולות יוקצה תקציב, בסעיף תקציב משרד החינוך בחוק התקציב השנתי, לשם פעילויות סביב נושא האחדות במשך כל השנה כולה. בעת הכנת הצעת החוק בוועדה הצהירו משרד החינוך ומשרד האוצר שיקצו כל אחד סכום של כמיליון שקל לצורך מימון הפעולות האמורות. אף המשרד לשוויון חברתי הצהיר כי יקצה עד 100,000 שקלים לפעילות מטעמו,

שמשרד החינוך יקצה סכום זהה לשם כך. בשל סמיכות הזמנים ליום א' בסיוון, נקבע כי יום האחדות לפי החוק יצוין החל משנת הלימודים תשפ"ה, אך הובהר כי אין בכך כדי למנוע קיום פעילויות ביום האחדות ולתקצבן. חברים, החוק שאנו מצביעים עליו כעת הוא מטרתנו הראשונה כחברה, להיות מאוחדים. אחדות לא תבוא בכוח. היא צריכה להיות 365 ימים בשנה, אבל לפחות יום אחד נזכיר לעצמנו שעם אחד אנחנו, שלמרות חילוקי הדעות עלינו לחיות אחד עם השני ולא אחד לצד השני. גדול המאחד על המפריד, וזה צריך להיות לאורך כל השנה כולה ולא ביום הציון בלבד. אחדות איננה אחידות, ואנחנו לא חייבים להסכים על כל דבר, אבל חובתנו להקשיב גם לדעותיהם של אחרים, גם אם הם חושבים אחרת מאיתנו. את הצעת החוק יזמה ודחפה משפחת שער, שאיבדה את בנם גיל-עד באירוע חטיפת שלושת הנערים, וידידי השר חילי טרופר בזמנו, בהיותו חבר כנסת, הגיש את הצעת החוק ופעל לקידומה. בכנסת זו חברי חבר הכנסת אברהם בצלאל וחברי מיכאל ביטון הגישו את הצעת החוק הזו וקידמו כדי שמשרדי הממשלה יוכלו אכן להיכנס תחת האלונקה ולהיות חלק אינטגרלי ממנה. הצעה זו אושרה בוועדת החינוך כהצעת החוק לקריאה שנייה ושלישית. אני מבקש מחברי הבית לאשר את הצעת החוק בנוסח שאושר על ידי הוועדה בקריאה שנייה ושלישית. ברצוני להודות לשר החינוך יואב קיש על התמיכה והדחיפה, כולל הקצאת תקציב והגשת הצעת חוק ממשלתית שבהמשך מוזגו בה הצעות החוק הפרטיות. ברצוני להודות לייעוץ המשפטי של הוועדה, עו"ד צח, עו"ד תמי סלע, למיה ולמנהלת הוועדה הגב' יהודית גידלי ולכל צוות הוועדה, וכמובן לחברי וחברות הכנסת החברים בוועדה, שתמכו והקפידו להגיע ותרמו מניסיונם ומדעותיהם כדי להוציא מתחת ידינו הצעת חוק מתוקנת וטובה. בעזרת השם נזכור תמיד כי כוחנו רק באחדותנו.

תודה רבה לחבר הכנסת יוסף טייב, יושב-ראש הוועדה. להצעת החוק הזאת הוגשו הסתייגויות של סיעת יש עתיד. מאחר שאני לא רואה נציגים של סיעת יש עתיד, אז אני פשוט מסיר את ההסתייגויות של סיעת יש עתיד, וכן בקשות לרשות דיבור, חברי הכנסת שרשומים בבקשה לרשות דיבור אינם נוכחים באולם, לכן גם את זה אני מסיר מסדר-היום.

לפני שנעבור להצבעה, אני בהחלט מזמין אותך לדבר,

כך שמייד אחרי השר אנחנו נצביע על החוק.

כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, ראשית, באמת, גם אני רוצה להתחיל בתודות. אז קודם כול ליו"ר ועדת החינוך חבר הכנסת יוסי טייב. אני חושב שגם השלמת את זה בזמן מתאים מאוד, בדיוק כשאנחנו לפני יום האחדות תשפ"ד, שאנחנו נציין ממש בשבוע הבא, והחל מתשפ"ה זה כבר יהיה מובנה בחקיקה כמו שאנחנו רוצים, אז בהחלט יישר כוח. חבר הכנסת אברהם בצלאל וחבר הכנסת מיכאל ביטון, שיזמתם את החקיקה הפרטית והיא הבשילה יחד עם החקיקה של המשרד לרגע זה, וכמובן חבר הכנסת השר לשעבר חילי טרופר, שגם כשאני מסתכל ומחפש דמויות שהאחדות חשובה להן, ואני יודע שזה בא אמיתי מהלב, הוא בהחלט דוגמה לאחדות הנדרשת הזו. החוק הזה, ובעצם יום האחדות, התחיל באמת ביוזמת משפחות שלושת הנערים שנחטפו ונרצחו בקיץ התשע"ד, אייל יפרח, גיל-עד שער ונפתלי פרנקל, השם ייקום דמם. המשפחות בחרו מהאסון הכבד לצמוח וללכת למקום אחר, של כוח, חוזקה ואחדות, ויום האחדות אכן מצוין כבר שנים בבית הנשיא. אני חושב שהמיסוד של הדבר הזה בהצעת חוק הוא מאוד מאוד חשוב, ובמיוחד בתקופה זו. מדינת ישראל ניצבת בפני אתגרים קשים מאוד: יש לנו עדיין חטופים שאנחנו עושים הכול בשביל להחזירם מעזה, מלחמה ניטשת בעזה, ואנחנו נילחם ולא נאפשר לחמאס להמשיך לשלוט בעזה. בנוסף, בצפון חיזבאללה מאתגר אותנו. אני חוזר עכשיו מהצפון, הייתי בראש פינה. אי-אפשר להמשיך עם המצב הנוכחי, ומדינת ישראל מחויבת להיכנס למלחמה עצימה כדי להסיר את האיום מעל תושבי הצפון. וגם בתוך ארצנו, ביהודה ושומרון, יש מקומות שבהם חמאס מרים את ראשו, ובכל אלה עם ישראל חזק ויכול לעמוד. דבר אחד אנחנו חייבים: אנחנו חייבים להיות ביחד, חייבים להיות מאוחדים. ביחד ננצח זה לא סיסמה ריקה, זה אמת לאמיתה. כשאנחנו ביחד, עם הכול אנחנו מסוגלים להתמודד, להתגבר ולנצח. ולכן אני חושב שרגע אחד לעצור, לחשוב על אחדות, להבין את המשמעות של הכוח שיש במושג אחדות, זה דבר מאוד ראוי וחשוב שהבית הזה מקדם את זה. אנחנו תמיד גם נזכרים בתשעה באב בחורבן הבית, חורבן בית שני על שנאת חינם, ואיך שאיבדנו את המולדת שלנו לפני שנים רבות. חזרנו ואנחנו כאן. תמיד תשעה באב יוצא בחופש, וקשה לייצר את המשמעות של אותו יום חשוב. אני חושב שביום האחדות אפשר יהיה להתמקד ולדבר על הדבר הזה שמחזיק אותנו פה ביחד, כל עם ישראל, למען מדינת ישראל, למען הזהות שלנו כעם אחד עם אחדות, ולהבין שוב שזה בידיים שלנו. מותר להיות שונים, קבלת האחר חשובה והכרחית, אבל בסוף יש לנו ייעוד אחד של עם אחד.

תודה רבה לשר החינוך. חבר הכנסת אברהם בצלאל, אתה מיוזמי החוק, אתה מוותר ואנחנו נעבור להצבעה?

רבותיי,

אנחנו נעבור להצבעה בקריאה שנייה על הצעת חוק יום האחדות, התשפ"ד 2024. מי שרוצה להצביע, נא להתיישב במקום. ההצבעה תהיה הצבעה אלקטרונית. אני מפעיל את ההצבעה.

בעד, שמונה, אפס מתנגדים. אני קובע כי הצעת החוק אושרה בקריאה שנייה. ונעבור כעת להצבעה בקריאה שלישית על הצעת חוק יום האחדות, התשפ"ד 2024. הצבעה.

בעד, תשעה, אפס מתנגדים. אני קובע כי הצעת חוק יום האחדות, התשפ"ד 2024, התקבלה בקריאה שנייה ושלישית, ותיכנס לספר החוקים.

הנושא הבא על סדר-היום, החלטת הוועדה לביטחון לאומי בדבר פיצול הצעת חוק העונשין (תיקון, הגנה על בסיסי צה"ל,

משטרה ומתקנים ביטחוניים), התשפ"ג 2023. אני מזמין את יושב-ראש הוועדה לביטחון לאומי חבר הכנסת צביקה פוגל להציג את הצעת החוק. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, מכובדיי, אנחנו נמצאים בימים קשים, בימים של מלחמה. הצפון בוער, לוחמינו לוחמים גם במרכז רצועת עזה וגם בדרום רצועת עזה, הרבה כוחות ביהודה ושומרון, והתבשרנו ב-24 השעות

על חמישה אנשים שקיווינו שהם חיים.

אני מוצא לנכון, רגע לפני שאני עובר לישיבת היום-יום, להביע בשם כולנו את תנחומינו למשפחתו של חיים פרי, למשפחתו של נדב פופלוול, למשפחת יורם מצגר, למשפחת עמירם קופר, למשפחת דולב יהוד. השם ייקום דמם. אני מתכבד, אדוני היושב-ראש, להביא בפני הכנסת את החלטת הוועדה לביטחון לאומי בדבר פיצול הצעת חוק העונשין (תיקון, הגנה על בסיסי צה"ל,

תחנות משטרה ומתקנים ביטחוניים), התשפ"ג 2023, בהתאם להוראות סעיף 79(ב) לתקנון הכנסת. אני חייב קצת להסביר כדי שיבינו על מה מדובר, אדוני היושב-ראש. הצעת חוק העונשין שהוגשה על ידי חברי הכנסת יצחק קרויזר ואלמוג כהן אושרה בקריאה הטרומית ביום ב' באב התשפ"ג, 20 ביולי 2023, והועברה לדיון בוועדה לביטחון לאומי. מטרת הצעת החוק, התמודדות עם תופעת גנבות כלי נשק ואמצעי לחימה מבסיסי צה"ל ומניעת הגעתם לידי גורמים עברייניים, שעושים בהם שימוש בביצוע עבירות תוך סיכון ביטחונו ושלומו של הציבור.

אדוני, להזכיר ולזכור שהנשק הזה גם לעיתים מגיע לידיים לא ראויות העוסקות בפעילות חבלנית עוינת, ובעצם נשק שנגנב מאיתנו, יורה בנו, לא רק האזרחים, אלא גם חיילים. תחילה, הצעת החוק כללה סעיף אחד, שביקש לתקן את חוק העונשין ולהוסיף סעיף סייג לאחריות פלילית של אנשי כוחות הביטחון.

איש ביטחון שישתמש בנשקו כדי למנוע אירוע שכזה לא יימצא אשם באירוע פלילי. במהלך דיוני הוועדה הועלו מספר מנגנונים אחרים לסיוע בהתמודדות עם התופעה האמורה, כמו למשל להוסיף סמכויות לחיילים בעת השמירה על מתקנים צבאיים לעצור, לעכב ולחפש בכליו של מישהו חשוד שנמצא במחנה צבאי או בשטח אש. בנוסף, ביקשנו גם לבצע סימון ומעקב אחר כלי נשק צבאיים ואמצעי לחימה, ואלו נוספו להצעת החוק. רק כדי שנבין, אדוני היושב-ראש: רימון רסס, שקיים היום בכמויות, לצערי הרב, בשוק העברייני ובשוק הפח"עי, שעלה לא מזמן 8,000 שקל, עולה היום פחות מ-2,000 שקל, בגלל הכמות שיש. העניין הוא שכשדבר כזה נזרק, אתה לא יודע מאיפה הוא נגנב, כי אין עליו סימון, ולבנות חבלה כנ"ל ועוד אמצעים רבים שלא מסומנים. אנחנו ביקשנו להוסיף את אלה להצעת החוק. לאחר שמיעת עמדת נציגי משרדי הממשלה ועמדת נציגי הציבור שנכחו בדיונים, הוועדה סברה כי החלק הכולל את הסמכויות המוקנות לחיילים בעת שמירה על מתקנים צבאיים וסימון כלי הנשק הצבאים בשל לקידום להכנה לקריאה שנייה ושלישית.

במהלך דיוני הוועדה הוצגו קשיים לעניין הסעיף הכולל סייג לאחריות הפלילית, ובואו נאמר את האמת: לא ממש רצינו להיכנס לכל הנושא של הוראות פתיחה באש, שממילא מקנות הגנה לאותם חיילים שמשתמשים בנשקם במסגרת הוראות פתיחה באש.

הוועדה סברה כי נדרש זמן נוסף להשלמת הדיונים בסוגיה הזו ובכדי להעמיק במכלול המשמעויות וללבן את הקשיים העולים ממנה. משכך, אנחנו מציעים לפצל את הצעת החוק להצעות חוק נפרדות, כך שהחלק הראשון יכלול את סעיפי הוספת הסמכויות לחיילים, סימון כלי הנשק הצבאים ומעקב אחריהם, החלק השני, המפוצל, יכלול את סעיף הסייג האמור. לפני שאני אבקש מהכנסת לאשר את ההצעה, אני חייב לומר תודה רבה לחברי הוועדה שהשקיעו הרבה מאוד זמן בקיום הדיונים הנוגעים להצעת חוק חשובה זו, לצוות הייעוץ המשפטי בראשות עו"ד מירי פרנקל שור, שגם ליוותה וגם הכווינה את הוועדה, ואפשרה בעצם את הפיצול, למנהלת הוועדה לאה גופר והצוות שלה, שגורמים תמיד לדברים להתרחש כמו שאנחנו רוצים. אדוני היושב-ראש, אבקש מחברי הכנסת לאשר את ההצעה.

תודה רבה, אדוני. לפי התקנון, אנחנו צריכים לעבור לדיון אישי. אבל מאחר שמרשימת הדוברים שנרשמו אף אחד לא נמצא באולם, אנחנו מייד נעבור להצבעה. אני מניח שאדוני יושב-ראש הוועדה לא רוצה לסכם, לחזור לדוכן,

כי סיכמת את כל מה שצריך בדבריך, ומייד אנחנו כמובן נעבור להצבעה.

כל מי שנרשם לדיון האישי פשוט לא נוכח באולם, כך שאני לא אתחיל להקריא עכשיו את השמות של הנרשמים.

אם כך, אנחנו נעבור להצבעה על החלטת הוועדה לביטחון לאומי בדבר פיצול הצעת חוק העונשין (תיקון, הגנה על בסיסי צה"ל, שטחי אש, תחנות משטרה ומתקנים ביטחוניים), התשפ"ג 2023. הצבעה. הצעת הוועדה לביטחון לאומי בדבר פיצול הצעת חוק העונשין (תיקון, הגנה על בסיסי צה"ל, שטחי אש, תחנות משטרה ומתקנים ביטחוניים), התשפ"ג 2023, נתקבלה. בעד, חמישה,

אני קובע כי החלטת הוועדה לביטחון לאומי בדבר פיצול הצעת חוק העונשין (תיקון,

משטרה ומתקנים ביטחוניים), התשפ"ג 2023, התקבלה. אנחנו נעבור לנושא הבא על סדר היום, הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים)

זה שהוא דורש רוב אקטיבי מאלו שמתנגדים. זאת אומרת, במקום לשלוח את המבקש לדרך חתחתים של לאסוף חתימות מכל דיירי הבניין המשותף, המתנגדים יצטרכו לעשות מעשה: לאסוף רוב ולהגיש התנגדות. בגלל החשיבות של הדבר הזה, בגלל שהמשדרים האלה כמובן עומדים בכל התקנות הבריאותיות שצריך, אנחנו הולכים קדימה עם החוק הזה. זה חוק חשוב, חוק שיתרום רבות, ולכן אנחנו מבקשים לאשר אותו.

תודה רבה לחבר הכנסת חנוך מלביצקי.

כמו שאמרתי גם בפעם הקודמת בדיון האישי, חברי הכנסת שנרשמו אינם נוכחים באולם. לכן אנחנו נעבור כעת להצבעה על הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 78) (תחנת חובבים בבית משותף), התשפ"ד 2024, בקריאה ראשונה. הצבעה. ההצעה להעביר את הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 78) (תחנת חובבים בבית משותף), התשפ"ד 2024, לוועדת הפנים והגנת הסביבה נתקבלה. בעד ארבעה, אפס מתנגדים, אני קובע כי הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 78)

התשפ"ד 2024, אושרה בקריאה ראשונה ותחזור לדיון בוועדת הפנים והגנת הסביבה לצורך הכנתה לקריאה שנייה ושלישית. אנחנו עוברים עכשיו לסעיף הבא על סדר-היום: הצעת חוק הגישה לתוכן דיגיטלי לאחר פטירתו של אדם, התשפ"ד

החוק הבאות יועברו לדיון בוועדות כמפורט להלן: ועדת החוקה, חוק ומשפט תדון בהצעת חוק העונשין (תיקון, מאבק בפשיעה החקלאית), התשפ"ג 2023, פ/3752/25, של חברת הכנסת לימור סון הר מלך. ועדת החוץ והביטחון תדון בהצעות החוק הבאות: הצעת חוק לתיקון פקודת החסינות וזכויות היתר של האומות המאוחדות (ביטול החסינויות וזכויות היתר של סוכנות הסעד והתעסוקה של האו"ם לפליטי פלסטין במזרח הקרוב (אונר"א)), התשפ"ד 2024,

של חבר הכנסת דן אילוז, הצעת חוק להפסקת יחסי מדינת ישראל עם סוכנות הסעד והתעסוקה של האו"ם לפליטי פלסטין במזרח הקרוב (אונר"א) והכרזתה כארגון טרור, התשפ"ד 2024, פ/4332/25, של חברת הכנסת יוליה מלינובסקי וקבוצת חברי כנסת. ועדת העבודה והרווחה תדון בהצעות החוק הבאות: הצעת חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (תיקון, הסדרת הזכויות של יתומים בוגרים), התשפ"ד 2024 פ/4287/25, של חבר הכנסת מתן כהנא וקבוצת חברי כנסת, הצעת חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (תיקון, הרחבת הזכאות ליתומים שמלאו להם 21 שנים), התשפ"ג 2023, פ/3779/25, של חבר הכנסת צביקה פוגל וקבוצת חברי כנסת, הצעת חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם (תיקון, קבלן שירות בתחום הסיעוד), התשפ"ד 2024, פ/4407/25, של חבר הכנסת אליהו רביבו. ועדת הכלכלה תדון בהצעת חוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה) (תיקון מס' 3 והוראת שעה, חרבות ברזל), התשפ"ד 2024, מ/1755.

תודה רבה ליושב-ראש ועדת הכנסת חבר הכנסת אופיר כץ. הצעת חוק הגישה לתוכן דיגיטלי לאחר פטירתו של אדם, התשפ"ד 2024 עכשיו נעבור לנושא הבא שעל סדר-היום, הצעת חוק הגישה לתוכן דיגיטלי לאחר פטירתו של אדם, התשפ"ד 2024,

לפני עשורים, המידע האישי היקר לנו, זה שמתעד את חיינו, את אהבתנו, היה שמור בצורה פיזית, תמונות, יומנים, מכתבים, תכתובות אחרות. הכול היה כתוב על נייר, מודפס, ומאוחר יותר, שמור בבטחה על המחשב האישי. אבל עליית האינטרנט ובפרט הפלטפורמות החברתיות שינתה את המצב מקצה לקצה. אנחנו יוצרים הרבה יותר וכותבים יותר, מצלמים ומשדרים, אבל הכול נמצא רחוק מאיתנו.

זה מעוגן על ידי סיסמאות ומאובטח על ידי חברות טכנולוגיות בינלאומיות. כל עוד אנחנו חיים, הכול זורם, הכול בסדר, הכול נגיש. אבל מה קורה אחר כך? למי שייך התוכן המגוון שיצרנו? מי יכול לזכות בגישה לשנים של פוסטים,

סרטונים שיצרנו והעלינו? המורשת הדיגיטלית שלנו, הזיכרונות הדיגיטליים שלנו שמתעדים את חיינו, נכס בל יתואר למי שנותר מאחור. החשיבות הרבה של הנכסים הדיגיטליים, אשר ערכם לא יסולא בפז, קיבלה משנה תוקף בעקבות אירועי הזוועה של 7 באוקטובר, שבהם קיפחו את חייהם מאות צעירים ובאופן טבעי הותירו אחריהם נכסים דיגיטליים. עבור המשפחות השכולות שאיבדו את יקיריהן, הנכסים הדיגיטליים האלה הם בעלי משמעות רגשית ונפשית כה עצומה שלא ניתן לאמוד אותה בכסף. הזיכרונות הדיגיטליים זה הזיכרון, זו ההתייחדות עם יקיריהם, זה מה שהם הורישו, וזה מה שמנחם אותם קמעה על יקיריהם שנרצחו. ראוי לציין לשבח של אנשי אגף הסיוע המשפטי, שנרתמו לסייע משפטית בנושא, ללא כל תשלום וללא כל מבחן גובה הכנסה, עם מאות תיקים, בעקבות פניות של משפחות שכולות שמחפשות אחרי כל שביב מידע באשר למה שקרה ברגע האחרון של חיי יקיריהם. כיום אין רגולציה אחידה, כל פלטפורמה מחליטה על דעת עצמה כיצד להסדיר את הבעלות בחשבונות הדיגיטליים ואת היכולת לשלוט בהם לאחר המוות, וחלקן פשוט מוחקות את התוכן. מצב זה עלול להוביל להעמסתם של קשיים ועלויות רבות על משתמש הקצה בניהול והעברת הנכסים הדיגיטליים והזיכרונות לאחר מותו או לאחר מות אדם. הצעת החוק הזאת, הצעת חוק פורצת דרך, בכל העולם עדיין לא חוקקו בנושא למרות שיש דיונים, חוץ מאשר בארצות הברית, שלדעתי באחת המדינות חוקקו חוק כזה, נועדה לחייב ספקיות של שירותים מקוונים שמכוונים את פעילותם למשתמשים בישראל, לקבוע מדיניות בעניין גישה לאחר המוות ולאפשר למשתמשים להורות מי יקבל גישה לתוכן שלהם לאחר מותם או במקרה שהם לא יכולים לגשת לשירות. למשל החטופים, ההורים רוצים לראות כל מיני דברים שהם תיעדו בחייהם או ברגע האחרון, או אנשים שסובלים מדמנציה, החוק הזה מסדיר את השימוש בחומר שלהם, בזיכרונות שלהם. שירותים וספקים מובילים, ובהם גוגל, מטא ואפל, כבר מציעים שירות מסוג זה, אבל הצעת החוק מבקשת להסדיר זאת בחקיקה ולחייב את כל הפלטפורמות האלה בהצעת כלים אלה, בהחרגה של שירותים מסוימים דוגמת תקשורת בין-אישית, ווטסאפ למשל. כלומר, המטרה היא לאפשר לקרובי משפחה גישה לכל התוכן שיצר הנפטר בפלטפורמות פומביות, אם הנפטר בחר כך, ולהבטיח שהמורשת הדיגיטלית הציבורית שלו לא תמות איתו. בהתאם למקובל בכלים הקיימים כיום, ההורשה הדיגיטלית אינה אוטומטית, והמשתמש צריך עוד בחייו להגדיר,

אם הוא מעוניין ומאפשר להעביר את הנכסים הדיגיטליים האלה,

למי הוא מעביר אותם, או שהוא רוצה שהמידע יימחק. בחירה זו נועדה להגן על פרטיות המשתמשים גם לאחר מותם ולמנוע מצב שבו תוכן שהמשתמשים ביקשו לשמור חסוי, תוכן שלא פורסם כלל, הופך לפומבי, וגם להגן על פרטיות של צדדים שלישיים שהיו איתו בקשר. הצעת החוק באה לקבוע כי ספק הנותן ומציע שירות תוכן דיגיטלי לציבור בישראל יקבע ויפרסם באופן בהיר ונגיש כללים בעניין אופן הטיפול בתוכן אישי שהמשתמש יצר או שמר בחשבונו לאחר פטירתו ואפשרות הגישה אליו. הספק ישוב ויידע את המשתמש על כלים אלה מזמן לזמן.

תהיה תזכורת מהספק למי אתה רוצה להוריש את הנכסים הדיגיטליים האלה. בכללים יאפשר ספק השירות למשתמש לקבוע כי אדם אחר יהיה רשאי לקבל גישה לתוכן האישי שלו לאחר פטירתו, כולו או חלקו, לקבוע כי המידע יימחק. אני מודה ראשית ליושב-ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט חבר הכנסת שמחה רוטמן, שעוזר לי לקדם את החוק החשוב הזה ומזרז את הדיונים כי הוא מבין את ההשלכות ואת המשפחות השכולות ומשפחות החטופים, הוא מבין לליבן, וכמה חשובים הנכסים הדיגיטליים שיקיריהם הורישו.

אני רוצה להודות לעוזרי הנאמן ויועצי עו"ד רועי אברהם, אשר במקצועיות ובחריצות פעל ופועל לקידומה של הצעת חוק זו.

אני רוצה להודות לידידי היקר ד"ר עו"ד גור בליי, היועץ המשפטי של ועדת החוקה, חוק ומשפט, על מסירותו, וכישרונו יוצא הדופן, בקידום הצעת החוק.

אני רוצה לשבח את פרופ' מיכאל בירנהק וד"ר טל מורס על המחקרים והמאמרים שעסקו בנושא ועל השתתפותם בדיוני הוועדה, איך לקדם את הצעת החוק הזאת שנוגעת בהרבה דברים שקשורים לפרטיותו של אדם. אבקש מחבריי חברי הכנסת לתמוך בהצעת חוק חשובה זו.

תודה רבה לחבר הכנסת ארז מלול. וכפי שאמרתי בדיון האישי, חברי כנסת שנרשמו לדיון האישי אינם נוכחים באולם. חברת הכנסת דבי ביטון, את לא רשומה. אם כך, נדלג על הקראת השמות של חברי הכנסת שאינם נוכחים באולם ונעבור להצבעה על הצעת חוק הגישה לתוכן דיגיטלי לאחר פטירתו של אדם, התשפ"ד 2024, בקריאה הראשונה. כעת נעבור להצבעה.

הצעת חוק הגישה לתוכן דיגיטלי לאחר פטירתו של אדם, התשפ"ד 2024, לוועדת החוקה, חוק ומשפט נתקבלה. בעד, חמישה, אין מתנגדים. אני קובע כי הצעת החוק הגישה לתוכן דיגיטלי לאחר פטירתו של אדם, התשפ"ד 2024, אושרה בקריאה ראשונה ותחזור לדיון בוועדת החוקה, חוק ומשפט לצורך הכנתה לקריאה השנייה והשלישית.

הצעת חוק הירושה (תיקון מס'

(פסלות לרשת), התשפ"ד 2024, של חברי הכנסת שמחה רוטמן, דבי ביטון וקבוצת חברי הכנסת,

אני מזמין את חבר הכנסת שמחה רוטמן להציג את הצעת החוק.

שעוד בתנ"ך הפגם המוסרי שמכונה "הרצחת וגם ירשת" נמצא בדנ"א המוסרי של העם היהודי. המצב החוקי הקיים היום קובע שאדם שהורשע ברצח מורישו לא זכאי לרשת. זה החוק הקיים היום. אבל אנחנו יודעים שיש פעמים רבות, בנסיבות שונות ומגוונות, שבהן אדם, למרות שהוא גרם במתכוון או באדישות, שזה היסוד הנפשי שקיים היום בעבירות ההמתה, למותו של המוריש, מסיבות כאלה ואחרות לא הורשע. יכולות להיות כל מיני סיטואציות. אפשר לדבר על הסיטואציה של מה שמכונה רצח והתאבדות, ואז השאלה אם יורשי הרוצח ייכנסו בנעליו. יש סיטואציות של אנשים שלא כשירים לעמוד לדין, או ברחו מאימת הדין, ולא הועמדו לדין ולא הורשעו. יש גם מקרים של זיכויים מחמת הספק, זאת אומרת שבית המשפט משתכנע שאדם אכן ביצע את המעשה, אבל התביעה לא הצליחה להוכיח מעל לרף הנדרש במשפט הפלילי את הכוונה או את המעשה, אבל כולם יודעים שהוא רצח. המקרה המפורסם שקרה בנושא הזה הוא דווקא מהעולם. בעולם אנחנו כולנו זוכרים את האירוע של או.

אותו אדם שבית המשפט הפלילי בהליך הפלילי זיכה אותו מסיבות כאלה ואחרות,

אבל בתביעה אזרחית נקבע שהוא אכן רצח את בת זוגו, ואז הוא שילם פיצויים. עולם המשפט יודע להכיל סיטואציה שבה אדם מזוכה מהפלילים, ובכל זאת בית משפט בהליך אזרחי יכול לקבוע שאדם אכן רצח, או במקרה הזה, גרם למותו של המוריש. ולכן הצעת החוק נועדה לתת לאירוע הזה מענה. עד היום המענים ניתנו בדרך של פסיקה, לא ממש דרכים - - - גם עסקאות טיעון, לצערנו. יש מקרים, נכון.

צודקת חברתי חברת הכנסת פנינה תמנו שטה. לעיתים בגלל קשיים ראייתיים, ממירים את הסעיף בהליך הפלילי, מרשיעים בעבירות אחרות ולא בעבירת הרצח, גם כאשר אפשר להביא ראיות אזרחיות ברמה גבוהה מאוד שאכן האדם גרם למותו. עבור כל הסיטואציות האלה מתבקש השינוי בהצעת החוק, שאומר שבמקום הדרישה להרשעה, תהיה דרישה לשלול את הזכות לירושה, לקבוע פסלות מלרשת. יש הבדלים, לא ניכנס להבדל בין פסלות לבין שלילת זכות. המשמעות האפקטיבית בהקשר הזה דומה, שמי שגרם במתכוון או באדישות למותו של המוריש, והדבר הזה יכול לקרות גם בהקשר האזרחי. הצעת החוק, במהלך דיוני הכנת החוק בוועדה, ופה אני רוצה להודות לייעוץ המשפטי של הוועדה, שעבר אתנו פרט-פרט, סעיף-סעיף, ותיקן וחידד את ההבדלים, וגם לכל הגורמים שהגיעו לדיוני הוועדה, לאורחים. עברנו וחידדנו את המטרות של ההצעה. נתנו מענים גם למקרים אפילו קצת יותר מורכבים, מקרים שבהם יש התנגשות מצד אחד בין הרציונל של "הרצחת וגם ירשת" לבין מקרים של רצון המוריש. לפעמים יכולות להיות כל מיני סיטואציות שבהן בנסיבות מורכבות,

בעיקר במקרים שמשיקים למתמודדי נפש, מקרים שבהם יש אינדיקציות שרצון המוריש הוא לא לנשל מהירושה את הבן או את קרוב המשפחה מתמודד הנפש או את ילדיו, שגם זו אחת התוצאות של הפסלות מלרשת, וגם למקרים האלה נתנו מענה. הצעת החוק הזאת קודמה בוועדה יחד עם הסדר אחר, שיש לו נגיעה מסוימת, יש גם הבדלים בינו לבין ההסדר, כולל הצעתו, שדנו בהם ביחד בוועדה. בסופו של דבר מדובר בשתי הצעות חוק שונות: אחת עוסקת בתחום יחסי הממון, ושם חברת הכנסת פנינה תמנו שטה וחברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, בסיטואציה של דירת המגורים של בני הזוג, וזו הצעה שתקודם בנפרד, כהצעה נפרדת, אבל יש לה קשר ענייני גם להסדרים שפה. בסופו של דבר אני מקווה ששתי ההצעות ביחד, שני החוקים האלה ביחד, גם חוק הירושה וגם מה שעוסק בתחום יחסי הממון, ייתנו מענה לסוגיה הכל-כך כואבת שקרובי משפחה של מי שנרצח - - וצדק.

- - שקרובי משפחה של מי שנרצח צריכים לחלוק, וליצור קשר,

מעורבבים, גם במישור הכספי וגם במישור הרגשי, מול מי שעשה וביצע עבורם את הפשע הגדול מכול ונטל מהם את קרוב משפחתם, את המוריש שלהם. אני רוצה להודות לקואליציה ולאופוזיציה בהקשר הזה, שביחד אנחנו, חברי כנסת רבים, הגשנו את הצעות החוק הללו. אני הצעתי גם המשך של הצעת חוק שהגשתי בכנסת הקודמת. אני כמובן מבקש מהכנסת לאשר את הצעת החוק בקריאה הראשונה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. תודה רבה לחבר הכנסת שמחה רוטמן. כעת נעבור לדיון האישי. חברת הכנסת דבי ביטון, בבקשה. שלוש דקות לרשותך, בבקשה. כבוד היושב-ראש, כבוד השר, כנסת נכבדה, אין יותר מרגש מהאפשרות לתקן עוולות. חלק מהתיקון הזה הוא העוולה שכבר צוינה כאן, "הרצחת וגם ירשת". ברשותכם, אני אקריא מקרה אחד כדי שתבינו את האבסורד שמתנהל היום וכמה התיקון הזה הוא חשוב. שמי ליאור פוריאן. אני אח של יפית פוריאן, שנרצחה בחג ראש השנה בשנת 2022. יפית הותירה אחריה ארבעה ילדים קטנים. בזמן הרצח הקטן היה בן תשעה חודשים והגדולה מבין הרביעייה הייתה בת שבע. היום הילדים גדלים אצל הוריי, אימא ואבא שלי, הסבא והסבתא שלהם. ההורים מגדלים אותם. היינו צריכים להעביר את ההורים לדירה בשביל שיהיה להם בית יותר גדול, שיהיה להם מרחב לילדים והם יוכלו לגדל אותם כל אחד במקום סביר. היינו צריכים לדאוג להם לכול, אם זה למיטת תינוק משלב ראשון,

חיתולים, טיטולים,

כל מה שהיה צריך, מאחר שהרצח בוצע בבית, וחלק מהבית נשרף. הבית שהם גרו בו ביחד היה הבית של המשפחה של הרוצח, זאת אומרת שאין להם זכות על הבית, כי זה נכס של המשפחה. בני הזוג חסכו במשך כמעט עשר שנים שתי משכורות שלמות בשביל לקנות בית. הכסף שהם חסכו נעלם, אף אחד לא יודע איפה הכסף. אנחנו מנסים להתחקות אחרי הכסף, אבל לא יודעים לאן הבריחו אותו. היה להם רכב משפחתי בשווי של 150,000 ש"ח בערך שגם אותו הבריחו. אנחנו מנסים להתחקות אחריו. למעשה, אנחנו במשפט פלילי. לא התקדמנו לשום דבר. אנחנו עדיין בשלבים הראשונים. בכל פעם אומרים לנו שצריך לחכות שיסתיים ההליך הפלילי, ורק אז נוכל לדעת מה עושים עם הכסף, עם הרכב, מה יהיה העתיד הכלכלי של הילדים. אני יכול להגיד באופן אישי שאני ויתרתי על סכום כסף גדול אישי שחסכתי בשביל לתת אותו להורים שלי. המעמסה הכלכלית עלינו כמשפחה שחווה את הטראומה ואת הטרגדיה, לא רק שיש לה צד טראומטי שאנחנו עוברים ואת כל האבל שלנו, אלא מה שקשור בזה זה גם הפן הכלכלי, מאוד מכבידה עלינו. היינו סבורים ובטוחים שברגע שקורה אירוע כזה, הכול קופא, וביום שבית המשפט יגיד כך או כך, הילדים יוכלו לקבל את הכסף, או שיהיה להם איזשהו עוגן. אבל למעשה, אנחנו צריכים להילחם בשביל למצוא את הכסף הזה בשביל לראות מה עושים ואיך אנחנו דואגים, שזה אבסורד מבחינתנו, כי אנחנו לא אמורים להתעסק בדבר הזה.

באבל שלנו, עדיין לא מצליחים להעביר את האבל הזה, כי אנחנו כל היום רצים בין בתי משפט, בין התייעצות עם עורכי דין על מה צריך לעשות, למי לפנות, למה לפנות. אנחנו באמת במצב שבור. תראו את האבסורד שיש היום בחקיקה. ולכן, במסגרת החוק אני הצעתי להקפיא את הכספים, את הרכוש, את כל מה שיש לבני הזוג במעמד הרצח, מיום כתב האישום, ולא להמתין לגזר הדין. אני רוצה להודות לארגון נרצחים ונרצחות. למנכ"לית הארגון הגברת לרה, לעו"ד אלדר רות, שחשפו בפניי את האבסורד, ובזכותן הצלחנו להעלות גם את הצעת החוק. אני קוראת לכולם להצביע בקריאה ראשונה.

תודה רבה לחברת הכנסת דבי ביטון. מתוך רשימת הדוברים שנרשמו לדיון אישי, חברת הכנסת פנינה תמנו. את רוצה לדבר? כי את היחידה שנמצאת באולם מבין רשימת הדוברים. לאחר מכן אנחנו נעבור להצבעה. על הדרך אני גם סוגר את רשימת הדוברים. תודה, אדוני היושב-בראש. כבוד השר, חברי כנסת וחברות כנסת נכבדות ונכבדים, אדוני היושב-ראש, מדובר בהצעה שבאה לעשות צדק. ואני רוצה לברך גם את יושב-ראש ועדת חוקה חבר הכנסת רוטמן, ואת חברתי חברת הכנסת דבי ביטון, על הרגישות גם בהכנת החוק, על המהירות, על אף שבאמת זה סיטואציה ומציאות שהיינו מצפים שהכנסת תטפל שנים אחורנית. אבל כשאנחנו ניגשנו לחוקים האלה, בהתווסף,

החוק שעבר ממש בשבוע שעבר, החוק שלי ושל עאידה תומא סלימאן, בעניין שלילת זכויות של מי שרצח את זוגתו, או מי שחי בדירה משותפת, דברים כל כך אבסורדים. אני רוצה לומר שלנגד עינינו עמדו,

היתומים, מי שחוו את התופת, את הטרגדיה, את האלימות הקשה, שגובה מחירים כל כך קשים. אני רוצה להזכיר שכ-25 נשים נרצחות מדי שנה, כאשר רבות משאירות אחריהן יתומים. שלא לדבר על זה שביום הילדים הופכים להיות בלי אימא, בלי אבא, בלי שולחן כלכלי להסתמך עליו, בלי גב, בלי עוגן. במקרים הטובים דיברתי על כך שיש משפחה שממש לוקחת אותם תחת חסותה. אבל יש גם מקרים קשים יותר, שהילדים האלה נותרים לבדם בעולם תחת חסות הרווחה. התיקון הזה הוא תיקון של עשיית צדק, כדי שמי שרצח, לא יהיו בידיו כלים להתעמר, להתעלל, בילדים, על יד כך שהכספים, קודם כול, כספי ירושה. רק לחשוב על זה, גם רצחת, גם ירשת. באמת, זה מצב אבסורדי שאדם שרצח נהנה מפירות עוולתו הקשה ביותר. ואני רוצה לומר לך, חבר הכנסת רוטמן, זו הצעה מהפכנית. לפעמים דווקא הצעות עם תיקונים שנראים לנו ככה, חלקם מובנים מאליהם, שאיך יכול להיות שאפילו בדין העברי לא טופלו, זו הצעה שהולכת לשנות חיים. ובהתווסף לחוק שאנחנו הבאנו על הדירה המשותפת, אנחנו נמנע את המצב האבסורדי שאותם רוצחים גם עושים ומנהלים משא ומתן על הקלה בעונשים שלהם כדי לוותר על דירה ולוותר על ירושה ועוד. מצבים שאני,

וגם התקשרתי לפרקליטות ואמרתי: לא יכול להיות שאתם הולכים לסגור הסדר טיעון. עסקאות מפוקפקות עם מי שרצחו בדם קר נשים,

או ירו לעיני ילדים הרבה פעמים. ילדים שלא מסוגלים בכלל לתפקד. דיברת על ילד בן תשעה חודשים. אני חושבת שאת המענה הזה והמזור הזה אנחנו חייבים לילדים האלה. לראות אותם, לראות את היתומים, ולא לשכוח שיש לנו את הזכות הגדולה להיות בבית הזה בדיוק בשביל לתקן את העוולות האלה, ושייכנסו לספר החוקים בישראל. אני מאוד מקווה, אדוני היושב-ראש, שיחד עם חברי הכנסת, חברת הכנסת ביטון, חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, אנחנו נשלים את החקיקה הזו, בעזרת השם, ושנוכל להסתכל על זה ולומר: עשינו דבר חשוב בישראל. ואנחנו מדברים על הרבה מאוד, על מאות ילדים, ואפילו אלפים. יש כאלה שזה מאוחר מדי בשבילם. ואני מקווה שלא יהיו כאלה שיצטרכו את זה,

אנחנו נמצאים במציאות קשה ואיומה. ולכן טוב שהתיקון מתבצע, גם אם באיחור רב, ואנחנו בשנת 2024. תודה, אדוני היושב-ראש. תודה רבה לחברת הכנסת פנינה תמנו. אחרון הדוברים, חבר הכנסת אלעזר שטרן,

תודה, אדוני, ואדוני השר. אני חושב שהחוק הזה מעמת אותנו עם מציאות קיימת, שהרבה פעמים אנחנו שאלנו את עצמנו: תגיד, איך זה יכול להיות? זאת אומרת, בצדק הבסיסי, שהוא לא כתוב בחוק, איך זה יכול להיות? איך המציאות הזו, שהחוק הזה בא לתקן אותה, הייתה יכולה להתקיים. ולכן, אני מברך את חברתי דבי ביטון. אני מנצל את ההזדמנות לברך אותך עוד פעם על יום מאוד משמעותי, סוגיית האנשים עם מוגבלויות, אבל בדגש על יום העיוור. ואני חושב שהחוק הזה יותר משהוא מוסיף, כמו שכבר נאמר פה, לאותם יתומים שצריכים, או שייהנו מהחוק הזה, הוא מוסיף לכנסת עצמה. בגלל שההתנגשות הייתה תמיד כשהיית שואל, או רואה את הניסיונות שעושים גם בבתי המשפט להגיע לכל מיני הסכמים עתידיים עם אותם רוצחים, ואז היית אומר: אבל זה החוק, אין מה לעשות. ואני מודה שאנחנו נתקעים בדבר הזה יותר מדי פעמים, וכשאנחנו רואים את התיקון הזה, אנחנו שואלים את עצמנו: איך לא עשינו את זה קודם? ואני חושב שלצד הברכות על החוק, ראוי שגם נשאל את עצמנו, וגם נסרוק, איפה יש עוולות כאלה, שמרוב שאנחנו מתעסקים בדברים אחרים, אנחנו על הדברים הקטנים האלה, הברורים כל כך, הצדק הבסיסי, הצדק הישר, זה לא קורה. ואני אומר לכל מי שנטל חלק, וייטול חלק, בחוק הזה,

אם היה דבר כזה מעמדה של כנסת ישראל, אז נראה לי שבמיוחד בימים האלה גם הכנסת צריכה את החוק הזה.

תודה רבה לחבר הכנסת אלעזר שטרן. אתה רוצה לסכם, חבר הכנסת רוטמן? לא, אוקיי. אז אנחנו כעת נעבור להצבעה על הצעת חוק הירושה (תיקון מס' 21) (פסלות לרשת), התשפ"ד 2024, בקריאה ראשונה.

ההצעה להעביר את הצעת חוק הירושה (תיקון מס' 21) (פסלות לרשת), התשפ"ד 2024, לוועדת החוקה, חוק ומשפט נתקבלה. בעד, שבעה.

אני קובע

הצעת חוק הירושה (תיקון מס' 21) (פסלות לרשת), התשפ"ד 2024, אושרה בקריאה ראשונה, ותחזור לדיון בוועדת החוקה, חוק ומשפט, לצורך הכנתה לקריאה השנייה והשלישית. רבותיי, הודעה לסגנית

שמירה על ביטחון הציבור (תיקון מס' 8) (הגנה על בסיסי צבא הגנה לישראל). אדוני היושב-ראש, כולנו מכירים את התופעה הקשה מאוד הזו של

הוא הצביע קודם בעד - - - כן כן,

עכשיו אני הבנתי את סוד הנאמנות הזאת. הוא הצביע קודם בעד חוק תיקון לפדויי

לחיילים הגיבורים שלנו את הסמכויות ואת הכלים להתמודד עם הגנבות האלה, ובכך נציל חיים של אזרחי מדינת ישראל.

רק ראשי סיעות נמצאים פה. זה מראה על חשיבות החוק, שרק ראשי הסיעות כאן וכולם מצביעים בעד. תודה רבה לחבר הכנסת יצחק קרויזר. כעת נעבור להצבעה על הצעת חוק העונשין (תיקון, הגנה על בסיסי צה"ל,

תחנות משטרה ומתקנים ביטחוניים), התשפ"ג 2023, בקריאה ראשונה. אני עובר להצבעה. אני אתן לחבר הכנסת קרויזר לחזור למקום שיוכל להצביע.

להעביר את הצעת חוק העונשין (תיקון, הגנה על בסיסי צה"ל,

תחנות משטרה ומתקנים ביטחוניים), התשפ"ג 2023, לוועדה לביטחון לאומי נתקבלה. בעד, שלושה, אין מתנגדים. אני קובע כי הצעת חוק העונשין (תיקון, הגנה על בסיסי צה"ל, שטחי אש, תחנות משטרה ומתקנים

הישיבה הבאה תתקיים מחר, יום רביעי כ"ח כ"ח באייר התשפ"ד,